לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה,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 אכיפה), התש"ף 2020. תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים לשאילתות דחופות. השאילתה הראשונה, שאילתה דחופה מס' 10, של חבר הכנסת יעקב טסלר, בעניין יישומונים לתשלום בתחבורה הציבורית. ישיב סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, חברנו חבר הכנסת אורי מקלב. אתה מוזמן, בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת טסלר. אדוני היושב-ראש, סגן השרה, רצוני לשאול, בבקשה: 1. מדוע קיימים פערים במחירים, כך שציבור שלא משתמש בטלפון חכם ישלם יותר בעבור אותה נסיעה? 2. כיצד יכול משרדך להבטיח שהחברות הפיננסיות שזכו במכרז לא ישתמשו במידע שנמסר להן? תודה רבה לך, חבר הכנסת יעקב טסלר. בראשית דבריי תרשה לי להגיד לך שאני לא רואה את השאילתה הזאת כשאילתה לעומתית, אלא באמת שאילתה ידידותית. אני גם יודע שאם היית שואל את השאילתה הזאת והייתי יכול כאן לשאול שאלה נוספת, הייתי מצטרף. לא זו בלבד, אלא גם אולי אפילו זו הייתה שאילתה שלי. אנחנו לא מתקשים להאמין. לא במקרה הזה. קשה להתרגל שאתה צריך להיות היום מהמשיבים ולא מהשואלים. כדי להוריד את המתח,

אני מזדהה עם השאילתה. לא זו אף זו, ביום הראשון שנכנסתי למשרד התחבורה ונפגשתי עם ראש הרשות לתחבורה הציבורית, עם מר אמיר אסרף, דיברנו בשיחת מסדרון. התיישבנו ודיברנו על כמה נושאים. אחד הנושאים, כמובן, היה הנושא הזה. אני מודע לכך שלפעמים בשאילתה אי-אפשר, במספר המילים המוגבלות אתה לא יכול להרחיב את השאלה. קודם כול, באופן כללי, אנחנו לא מדברים על אמצעי חליפי, דהיינו, אנחנו מדברים על אמצעי נוסף. האפליקציה הזאת, היישומון הזה לתשלום, הוא נוסף על הרב-קו, ולכן זה לא אחד על חשבון האחר, וזה לא משהו שאם זה לא זה, אז אני לא יכול להשתמש. זה דבר מאוד חשוב. הנושא של היישומון הוא גם לא דווקא בנושא המחיר. היישומון החדש, האפליקציה, בתחבורה הציבורית, זה לאו דווקא המחיר. המחיר יכול להיות יקר יותר ויכול להיות מופחת יותר. הנושא שבו הוא יותר הוא הנוחות, הקדמה והחדשנות, ובעיקר הגמישות בנסיעה. אתה יכול בסוף החודש, האפליקציה עצמה עושה את החשבון ומגיעה למסקנה מהי הדרך, מה המסלול ומה דרך החיוב הכי משתלמת לנוסע, וככה היא מחייבת אותו, בשונה מהיום, עם כרטיס רב-קו, שאתה צריך להודיע מראש. אתה לא יכול הרבה זמן מראש, ואתה צריך רק כשאתה יודע: אני רוצה לקנות היום חופשי-חודשי תל אביב-ירושלים. כשיש את האפליקציה, אתה יכול להחליט לנסוע ולא לנסוע, ואתה נוסע מעט או נוסע הרבה ובסוף החודש הוא עושה לך את החשבון: מה הייתה הדרך הכי קלה לך, הכי זולה לך והכי כדאית לך, וככה הוא מחייב אותך. אני רוצה להגיד לך,

שיש מקומות שבהם היישומון הזה דווקא מייקר את הנסיעה. אם היום בתוך ירוחם הנסיעה המקומית היא 4 שקלים, זה יקפוץ ל-5.60, בגלל שאין את מגוון מאות התעריפים שיש היום בתחבורה הציבורית. הוא לא אמור להיות דרך היישומון. הוא מצמצם יותר, הוא נותן אינדיקציות אחרות, והמטרה שלו היא מטרה אחרת. אם אתה שואל, והשאלה המרכזית צריכה להיות לא כפי שאולי הבינו מנוסח השאלה, שאתה אומר: זה נהנה וזה לא חסר, אתה אומר: אין לי בעיה עם היישומון הזה, זה לא בא במקום. אני שואל מדוע לא כולם יוכלו להיות ביישומון הזה. אתה מבקש לדעת אם יש תהליך חדשני

טכנולוגי, ובחלק מהדברים, מהפרמטרים, הוא אפילו ייחודי וראשוני ברמה הבין-לאומית, אין הרבה מדינות שעושות את מה שהיישומון הזה עושה, אתה מבקש שזה יהיה גם בטלפונים שהם לא חכמים, שהם לא סמרטפונים ולא אייפונים, ושגם הם ייתנו את האפשרות הטכנולוגית ומענה לאותו מסלול תשלום. כרגע אין. כרגע אין אפשרות. לא מצאו את הטכנולוגיה שמתאימה לאפשרות להוריד ולהשתמש בטלפון הלא-חכם בטכנולוגיה הזו.

משרד התחבורה פרסם גם RPI, בקשה לחברות טכנולוגיות ומפתחות, שהן יציעו בעצמן והן יראו איך אפשר היום להגיע למצב שגם בלי מכשיר חכם יהיה אפשר להשתמש ולהיכלל בתוך המסלול הזה. זה לאו דווקא, יש גם אנשים, זה יכול להיות נוער שלא משתמש, צעירים יותר, שלא כל אחד מחזיק פלאפון שהוא משוכלל, חכם. מעבר לזה, יש במשרד התחבורה רצון לייחד את היישומון הזה, ובכלל את שירותי התחבורה, לאיזה צמיד, לאיזה צ'יפ, שהוא יהיה המתכלל והוא יחזיק את כל המידע ואת כל האפשרויות להשתמש בתחבורה הציבורית. באופן כללי, החלק הזה הוא חלק מורכב מאוד, טכנולוגי מאוד,

אני רק אגיד לך דוגמה: אם הוא מזהה את הבן אדם, אותו צ'יפ שמחובר לכרטיס או מחובר לצמיד ליד, והוא יעבור ליד האוטובוס, האם הוא גם יתקף אותו גם אם הוא לא נסע? מדוע רק אם הוא נכנס לאוטובוס ולא בחוץ?

זה מביא אותנו לבקשה וליעד חשוב מאוד: לתת את האפשרות גם לא דווקא דרך מכשירים חכמים, לתת את אותו שירות. כשזה יהיה, זה יהיה פתרון גם לשאילתה שלך.

שאלה נוספת לחבר הכנסת טסלר.

ראשית, תודה, אדוני סגן השר. אני יודע שפעלת רבות בעניין הזה, ואני שמח לשמוע שאכן שמים את הלב ואת הדעת על הנושא הזה, ולראות איך אפשר בעידן הטכנולוגי היום להביא לפתרון של הנושא הזה. עם זאת, כפי שציינת, אחד מהדברים הוא להסדיר, לא בעצם התשלום אלא להסדיר גם את הנגישות. אני חושב שהגיע הזמן, כשיש אלפי אזרחים, אם זה ילדים שקמים בבוקר ומוצאים את עצמם כשצריך להטעין את כרטיס הרב-קו ואין להם את הדרך. כפי שכולנו יודעים, וזה התחיל בהדרגה בירושלים ובעקבות הקורונה נכנס לתוקף, אי-אפשר לשלם אצל הנהג. כשבן אדם מוצא את עצמו שהוא יוצא מהבית ואין לו אפשרות להטעין את הרב-קו, צריכים יחד עם זאת לחשוב על פתרון איך אפשר להנגיש, להסדיר את העניין. למצוא את הפתרון שיוכלו להטעין את זה מבלי לצאת מהבית. יכול להיות, כפי שציינת, אדוני סגן השר, שפועלים בעניין הזה, כמו צמיד או משהו אחר, אני מניח שזה יהיה פתרון גם לזה.

אנחנו חייבים למצוא לזה פתרון.

ציינת שזה לאו דווקא הנושא של הטבות בכסף. נכון, לאו דווקא,

מה שקורה בשטח הוא שמי שמשתמש באפליקציה, יש לו את ההטבות, יש לו את ההנחות, והוא משלם הרבה פחות בפועל מזה שמטעין את זה, במכשיר או במקום אחר. דבר שלישי, עם זה אני מסיים. לא, זאת שאלה נוספת,

זו שאלה נוספת. בהמשך, אדוני היושב-ראש.

אני חושב שאנחנו חייבים להגדיר דד-ליין של זמן.

כרגע אין לנו אופק, אנחנו לא רואים, וזה דבר מורכב. אם אנחנו נגדיר שאנחנו צריכים למצוא את הפתרון בתוך זמן,

אז אנחנו ניצמד לפתרון. אם אנחנו נגיד "עובדים על זה", זה יכול לקחת שנה,

והסבל לציבור הוא גדול.

חבר הכנסת מקלב, בבקשה. תודה רבה. אני הבנתי מחבר הכנסת מקלב שהוא מעדיף לענות על פי הסדר המתחייב,

בסדר, אני מתרגל לצורה. היושב-ראש, באמת מכניס כאן גם הסדרים שהם אולי יותר שכליים, לענות על דבר-דבר, יותר נכון על שואל-שואל, ואחרי זה יהיו שאלות נוספות.

חבר הכנסת טסלר,

אולי אפילו אחד היעדים הראשונים, וגם אני, במקרה הזה בתפקיד הקודם כיושב-ראש ועדת המדע הטכנולוגיה, ראיתי לעצמי תפקיד לצמצם פערים שקיימים היום. ככל שהטכנולוגיה מתחדשת ומתקדמת, נוצרים פערים יותר גדולים. וחובה עלינו לצמצם את הפערים האלה כדי שנגיע למצב שחלק מהציבור,

יכול להשתמש בטכנולוגיה. אנחנו רוצים לתת טכנולוגיה חדישה אבל חלק לא קטן מפגר אחרי זה והוא לא יכול להשתמש בזה. זו לא רק שאלה של הנוסע, זו גם שאלה של המערכת. המערכת רוצה, וזה היעד שלה, והיא גם יכולה להגיע למקסימום, למיטב היא יכולה להגיע רק אם כולם משתמשים. ברגע שהיא צריכה להשתמש בדברים מיושנים זה גורם לא רק לפערים אלא גם להפרעה. צריך למצות את הטכנולוגיה, לתת את התשובות והפתרונות הכי טובים.

אתה דיברת על זה שיש בעיה ויש קושי להטעין היום רב-קו, כשאנחנו לא נותנים היום לנהג להטעין בגלל הקורונה, בגלל שאנחנו רוצים להפריד בין הנהג לנוסע. זאת הייתה באמת עוד דרך אחת, ודיברנו על כך שצריך לדרבן ולתמרץ היום בעלי עסקים, שאולי לא היו מודעים ואולי לא כל כך רוצים, כדי להרחיב את האפשרות להטעין את הרב-קו בעוד מקומות. כמו שבתחילת הדרך, לפני כמה שנים, עשינו את זה בירושלים, ולא רק הפרדנו את זה ולא נתנו לנוסע להטעין אצל הנהג, אלא אנחנו נתנו גם את הפתרונות להטעין בשורה של אמצעים, כולל בכספונטים ובעוד דברים כאלה שבהם הוא יכול להטעין, אנחנו צריכים היום לדרבן. במיוחד בפריפריה, קיבלנו הרבה תלונות בעניין הזה, שיש להם קושי גדול מאוד להטעין כשהנהג לא מטעין, ושאין במקום המגורים הטענה.

אתה שואל על הדד-ליין. אני מבין, אתה רוצה לתמרץ אותנו. אני יכול להתפלל ולקוות יחד איתך. אני לא יכול לתת תאריך מכיוון שזה לא תלוי בדעתנו, זה תלוי בדעת אחרים. אנחנו פנינו, כפי שאמרתי לך, למפתחים ולחברות שיציעו לנו את האפשרויות הטכנולוגיות כפתרונות שלא קשורים דווקא לפלאפון. וברגע שזה יהיה, אז יהיו פתרונות לכולם,

כולל לקשישים, כולל לכאלה שמתקשים להתמצא בפלאפונים החדשים ובאפליקציות החדשות. אבל אני חוזר ואומר: גם אפליקציה חדשה, יכולים להיות מקרים שהיא מוזילה, אבל לא תמיד זאת הדרך. הדרך היא יותר גמישות, גם בתשלומים. והמחויבות שלך מראש לעשות חופשי-יומי או חופשי-חודשי, חלק גדול מהנוסעים לא יודעים לעשות את זה.

לא שאלת אותי אבל אני חייב לך עוד קטע מהשאלה השנייה שלך, שזה באמת בסדר-היום, והרבה שואלים על כך: הנושא של אבטחת מידע. אבטחת מידע זה נושא מאוד מהותי היום בכלל, ובוודאי בנושא התחבורה יודעים עליו הרבה. ואנחנו מחויבים לכך שאותן חברות שבנויות ומתלבשות על האפליקציה הזו ישמרו על המידע. יש חוזים מיוחדים, שיורדים לפרטי פרטים במחויבות שלהם. יש להם איסור להעביר מידע. הם צריכים לשמור על מידע, ולא רק על מה שהם מחויבים על פי חוק, הרבה מעבר לכך. צריכים לקחת בחשבון שבסופו של דבר מדובר כרגע בחברות שהן חברות אשראי, נתוני אשראי, כמו ישראכרט ועוד חברות כאלה, שמחויבות לתת את זה. אבל אנחנו שמנו עליהן עוד אזיקים, עוד דברים שיחייבו אותם. ככל שאנחנו נוכל לעשות, אנחנו ודאי נשמור על זה. אבל בשורה אחת כן יש אליך: בעוד חודשיים תהיה אפליקציה גם של משרד התחבורה. משרד התחבורה עצמו ישמור את המידע, ואז החשש הרבה יותר קטן. ולכן גם בנושא הזה, אני מבין שגם משתלם להיות באותן אפליקציות תחבורה של משרד התחבורה, ואז כל הנושא שאתה העלית יתייתר.

שאלה נוספת לחבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. ברשותך, אדוני, כבוד סגן השר, ראשית, אין כמוך, ואנחנו מכירים גם כן מהעבר. כשבאים טכנולוגיה ודברים מתקדמים, עוד זוכרים אותך כיושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, כמה דברים טובים עשית, גם בעיר בית שמש, עם אותן מכונות מידע זמין לכל אותם תושבים. כך שאני בטוח שאתה, מידע ושירות. לא רק מידע, זה גם שירות. וגם שירות. זה באמת היה, באמת חנכנו כמה דברים יפים. אז אני קודם כול זוכר בערגה, ומודה לך. מעבר לזה, אני חושב שבאמת התשובה שלך היא תשובה טובה. אבל עדיין חייבים לזהות מקומות שעדיין לא רגילים לאותם סוגי טכנולוגיה. ואני אספר, באמת מונולוג אישי שלי: הבן שלי, ממש לפני יומיים, כמעט פרץ בבכי כשהוא בא לנהג באותה חברה שמסיעה בבית שמש, אני לא רוצה להגיד את שמה, כדי לא לפגוע בה אבל אולי הרוב מכירים את החברה. היא לא חברה צנועה, לא נגיד את שמה. הוא פנה עם שטר של 50 שקלים כדי לקבל את השירות, ואז אותו נהג צרח עליו בצרחות אימים: אל תבוא לפה, יש אפליקציות, יש דברים. הבן לא יודע מה פירוש המילה "אפליקציה", כי הוא בדרכו לתלמוד תורה, וקיבל כזו שטיפה על דבר כזה שהוא בא עם מזומן. אז ראשית כול, גם אם רוצים לעשות שינוי בתפיסה, בסדר, מקבלים את זה. הרבה מודעות לפני: מודעות בעיתונות המקומית, להסביר את הדברים האלה. וחוץ מזה, לאפשר גם למי שאין לו את הדברים האלה. גם לי עצמי יש טלפון כשר של עסקן שלא מכיר בכל התוכנות והדברים האלה. אז ודאי שילד קטן בכיתה ז' שמגיע לאוטובוס לא צריך לקבל שטיפה כזאת בנושא הזה.

תייצג אותנו נאמנה שם, אדוני סגן השר.

אני רק רוצה להזכיר לחברי הכנסת, מדובר בשאלה נוספת, לא בנאום ארוך, ולא דברים מעבר לזה. צריך להיות תמציתי, במשפט. אז אנא, תנסו להתכנס למסגרת שקבועה בתקנון.

חבר הכנסת משה אבוטבול, באמת מרגישים שהשאלות באות גם מתוך הניסיון, גם מתוך ידע, גם מתוך תפקידים קודמים. ואנחנו מודעים לכך שכשאנחנו יוצאים עם חדשנות טכנולוגית, וכל דבר אחר, כל תוכנית חדשה, אנחנו לא פעם משאירים ציבור שלם שלא יודע להתחבר. יש לו קושי בהתחלה, גם בהמשך. מה יעשה נער שנהג מתנהג אליו, מדבר איתו על דברים שהוא לא רגיל, ובהאשמות,

קודם כול, זו שאלה של התנהגות נהגים. אני חושב שזה חלק מהדברים שצריכים להיות לנגד עינינו, אופן האכיפה ואופן הפיקוח שיש לנו על נהגים. לצערי, במשרד התחבורה אין היום את מנגנון האכיפה והענישה שיש, וגם היו פעם בתי הדין שהיו קיימים, בתי משפט פנימיים לנהגים. היום זה לא קיים. זה עבר היום לגופים חיצוניים,

לבתי המשפט. לצערי, אין היום גורם הרתעה, לא לחברות ולא לנהגים. יש מידה של קנסות, אבל זה פחות אפקטיבי מכפי שאנחנו רוצים שזה יהיה. המחסור בנהגים מוסיף על כך. נהג שמוציאים אותו מחברה אחת, הוא מייד מוצא את עצמו במקום זה,

המערכת לא יודעת לזהות את אותם נהגים סוררים שאנחנו לא רוצים שיהיו. אבל באופן כללי, אין ספק שככל שהטכנולוגיה מתקדמת אסור לנו להתפתות ולא לראות בעיניים את מה שקורה מסביב במגוון, באזור הרחב יותר,

שלא יכולים להשתתף בזה. וזה חלק מתפקידינו, ואת זה אנחנו נעשה. תודה.

שאלה נוספת לחבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, סגן שר התחבורה, סגן השר, אנחנו יודעים שלאחרונה התרבתה התחלואה במדינת תל אביב. ואני יודע שהם כל כך דאגו לנו באותה תקופה, כשהתחלואה אצלנו במגזר החרדי הייתה גבוהה, והפסיקו גם את התחבורה, צמצמו אותה. ואני מבקש לדעת אם מתוך דאגה למדינת תל אביב אתם שוקלים גם שם לצמצם את התחבורה הציבורית, על מנת שהתחלואה לא תתפשט.

טוב, אדוני חבר הכנסת אזולאי, אז אני אומר: לא, אז אולי. אם זה אולי לא, אלא אז אולי כן. אני לא חושב שאנחנו צריכים לצמצם היום את התחבורה במקומות אחרים. אנחנו לא עושים מידה כנגד מידה. לא על כך חונכנו. אני שואל אם זה גם, אבל אנחנו במגמה להרחיב את התחבורה הציבורית. אני חושב שגם היום המתכונת היא מצומצמת באוטובוסים. אנחנו יודעים שהאירוע המרכזי הוא שאין רכבת. והנושא שאין הפעלת רכבת גורם לצפיפות מאוד מאוד גדולה בתחבורה הציבורית,

זה גורם לצפיפות ולעומסים בכבישים, כי לאנשים אין את הרכבת, הם מחויבים לנסוע בכביש, הם נוסעים ברכב הפרטי. אנחנו רואים את התופעות שיש: יש בעיות בהעסקה, מול המעסיקים. כשאין אפשרות להגיע בזמן זה גורם למתחים. בסופו של דבר זה גורם לאפליה מובנית בין מי שיש לו רכב פרטי, שיכול לעמוד ולהתנהל רגיל, למי ששבוי או אין לו ברירה אחרת, רק בתחבורה הציבורית. אנחנו מתפללים שהתחלואה תיפסק בכל המקומות, ושאנחנו נוכל לתת את המענה, את מה שאנחנו צריכים.

אומרים שהמשק חוזר למתכונתו הרגילה, אי-אפשר שהתחבורה הציבורית לא תהיה בהלימה אחת עם העניין. כולנו מתפללים להפסקת התחלואה, תודה לך. כן, כולנו מתפללים שתפסיק,

ולא תהיה עלייה בתחלואה בכל המקומות ובכל הערים. תודה רבה, אדוני סגן השר. אנא, תישאר איתנו לשאילתה הבאה. חבר הכנסת סעדי, אנא שב. חבר הכנסת סעדי, אנא שב. אין בעיה שתדברו, אבל שב. אנחנו עוברים לשאילתה הדחופה הבאה מס' 11 של חבר הכנסת גינזבורג בנושא פתיחת קו הרכבת החדש רעננה-תל אביב. בבקשה, חבר הכנסת גינזבורג, גש למיקרופון ותקריא את השאילתה. תודה, אדוני היושב-ראש, אדוני כבוד סגן השר, בהצלחה בתפקידך.

רציתי לשאול: 1. מהו המועד המתוכנן לפתיחת קו הרכבת במסילת השרון לכיוון תל אביב, דרך תחנת הרצליה? 2. האם הנסיעה מערבה בקו מסילת השרון לתל אביב תהיה ישירה או עם החלפה בתחנת הרצליה?

תודה רבה, חבר הכנסת איתן גינזבורג. הפעילות שלך לגבי הרכבות, אנחנו מאוד מעריכים אותה. אנחנו יודעים שזה מתוך היכרות עם השטח ופעלת עוד בתפקידך הקודם. אני חושב שזה נכון שאתה מעלה את נושא הנסיעה ברכבות, במיוחד בערים שאתה מציין אותן. היא חשובה מאוד והיא גם לנגד עינינו. ככלל, אני רוצה להגיד לך שהרכבת מעוניינת בהגדלה ובמהירות ובנגישות. נמצא כאן השר הקודם בשאילתה שלך, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' חבר הכנסת טיבי, אי-אפשר לנהל שום דיון בצורה הזאת. אני חייב לקבל, אני מסכים איתך. אפשר לעשות את זה שם בפתח. אין צורך לעשות את זה באמצע המליאה. אנחנו היום רוצים. ודאי שאין אפליה לגבי עיר כזאת או עיר אחרת.

משרד התחבורה רוצה לתת מענה לכולם, הוא רוצה שזה יהיה מהיר יותר וקצר יותר. אבל, כמובן, יש מגבלות ואילוצים. תכף אגיע לפעילות של השר הקודם בצלאל סמוטריץ' במשרד התחבורה. אתה בוודאי מכיר. שמעתי לבד את התשובה שלו בעניין הזה. אבל יש היום אירוע ואנחנו נמצאים במקום אחר.

במהלך הקורונה משרד התחבורה ניסה לעשות ברכבת ישראל הרבה עבודות של פיתוח וחשמול, בתקופה הזאת. אני מקווה שהחברות שעושות את החשמול לא מתפללות לכך שהרכבת לא תפעל, כדי שהם יספיקו יותר, אבל אנחנו נמצאים באירוע הזה. עדיין הרכב לא פועלת ולכן עושים מאמצים גדולים וגם לוח הזמנים הצטמצם. לכן אנחנו נמצאים היום באופן אמיתי במצב שבו אף רכבת לא עובדת. יש שלוש עבודות מרכזיות בקו שאתה מדבר עליו, שמתבצעות. קודם כול תחנת הרצליה מחושמלת ולא תוכל לפעול כרגע, ודאי לא במלואה, לא בהיקפה המלא. לאחר מכן, יש עבודות חשמול בקו כפר סבא רעננה, גם שם עובדים בחלק מהמסילות, והאירוע המרכזי הוא עבודה במסילה המזרחית בין ראש העין לבין כפר סבא,

כדי לחבר את המסילה המזרחית, מנצלים את הזמן ומבצעים את העבודה שיכול להיות שאפשר היה לדחות אותה. עושים אותה כעת. כך שהיום אנחנו צריכים,

לתת את המענה המקסימלי גם כשהרכבת תתחדש. אנחנו יודעים שדבר ראשון אנחנו רוצים לחבר בין הרכבת של כפר סבא רעננה לכיוון התחנה בהרצליה. אני לא יכול להגיד לך לוח זמנים מדויק. אבל היעד שלנו הוא אוגוסט. אם זה יהיה בתחילת אוגוסט, אם זה יהיה פחות מחודשיים או חודשיים, זה תאריך היעד שאנחנו מקווים שהרכבת תוכל להביא בו את ציבור הנוסעים לכיוון תחנת הרצליה. זה עונה לשאלה הראשונה שלך. לגבי השאלה השנייה: הנושא מורכב מאוד. כרגע המצב הוא שהתחנות ברעננה מול התחנה בהרצליה הוא כמעט קוטבי. ברעננה בכל תחנה יש 1,000 נוסעים ביום בממוצע, יחד זה 2,000, מול הרצליה שם יש 12,000 נוסעים שעוברים בתחנה הזאת. כך שלהעמיס על התחנה הזאת זה לא דבר פשוט. אני יודע שאתה גם תבוא ותשאל: ככל שתהיה כניסה מהירה יותר להרצליה ובוודאי לתל אביב מספר הנוסעים יגדל. לכן אחד מביא את השני. זה גם נכון. אני שאלתי אם יש עבודה בעניין הזה כנראה, שמספר הנוסעים יגדל, ולכן אנחנו כן מעוניינים. בסופו של דבר, אי-אפשר להעמיס יותר מארבע רכבות בשעה שיש במסילה בלופ הזה. אי-אפשר יותר מזה להעמיס בקו המסילה המרכזי. לכן יש לנו שתי אפשרויות:

את הרכבות. לפצל בין כפר סבא לבין הרכבת של פתח תקווה וקריית אריה בבני ברק. לפצל אותן. המשמעות היא שיכול להיות שלרעננה זה יעשה טוב אבל אנשי פתח תקווה, ואולי גם ראש העין, יהיו להם פחות רכבות. אנחנו מורידים ב-50%. זה אירוע, וזה דבר שאנחנו לא יכולים לעשות.

ושר התחבורה, שנמצא פה, בצלאל סמוטריץ' מוזכר פה בתשובה, נבחנות אפשרויות ולקחו מומחים לעשות פיצול בין הרכבות האלה: שיהיו רכבות שייסעו מכפר סבא ורעננה לכיוון לתל אביב באופן ישיר, והרכבות של פתח תקווה ייסעו ישירות לתל אביב. זה בבדיקה. אני מאוד מקווה להיות איש בשורה. באופן כללי, היעד של כל הקווים האלה לפעול הוא עד סוף השנה, אז ייגמרו עבודות החשמול. יש תקווה היום שזה יהיה קודם. עד אז יהיו עבודות חשמול ועבודות נוספות בקו.

תודה רבה. חבר הכנסת גינזבורג, שאלה נוספת. זאת הייתה התשובה הכי עצובה ששמעתי. למרות שאני מודה על הסקירה המרשימה, אבל עכשיו המשפט האחרון שהרכבות לא יתחילו לפעול, אלא רק בסוף השנה, מעבר לעובדה שזה עיכוב של שנתיים כמעט מהמועד שבו, הרכבות של כפר סבא להרצליה יפעלו קודם. אמרתי באוגוסט, וזה יכול להיות בתחילת אוגוסט או אמצע אוגוסט, אבל זה תאריך היעד. מה עד סוף השנה? אנחנו מדברים על הרכבת, על כל לופ החזרה. שהעבודות יסתיימו בקו ראש העין, מה שנקרא המסילה המזרחית, ושיהיה אפשר לעשות באופן כללי את כל הלופ הזה שאנחנו היום רגילים, זה יסתיים עד סוף השנה, זה תאריך היעד שלהם. זה יכול להיות עוד הרבה קודם. מכפר סבא, רעננה, הוד השרון, זה יהיה תוך חודשיים. גם תחנת הרצליה תחזור למתכונתה, וזה יהיה אפשרי באוגוסט. זאת אפשרות שאפשר יהיה לנסוע דרך הרצליה. אם אנחנו מדברים על הקו שפעל עד עכשיו, שהוא קו הפרסה, שמתחיל ברעננה ונגמר בפתח תקווה בני ברק לתל אביב, זה ייקח יותר זמן. רק שאלת המשך קצרה, אדוני היושב-ראש, אני רק אומר שההשוואה הזאת לומר שהיום בתחנת רעננה וכפר סבא כ-1,000 נוסעים זה לעג לרש, כי ברור שהיום כשאורך הנסיעה מרעננה לתל אביב, תחנת קצה לתחנת קצה, הוא 47 דקות ברור שעדיף לקחת את הרכב. כשצריך לעבור דרך ראש העין ובני ברק מרעננה כדי להגיע לתל אביב אין לזה שום הצדקה, ואנשים לא יעלו לרכבת. מהרגע שיהיה חיבור טבעי למסילת השרון ומשם ישירות לתל אביב, באופן טבעי גם הכמויות יעלו באופן דרמטי. אני מאמין בכך ואני חושב שגם אתה מאמין בכך. אבל נסתפק כרגע בתשובה הזאת ואנחנו נחכה לראות איך הדברים יתבצעו. אבל אני מציע לכם לנסות ולראות מול רכבת ישראל איך אפשר לצמצם את לוחות הזמנים, כי נדמה לי, שבכל מקרה, זו דחייה מאוד גדולה מתאריכים שנקבעו מקדמת דנא. תודה, אדוני.

אני מתחבר לדבריך ואני גם אמרתי את זה בדבריי, שבמידה שהזמן יקוצר,

מספר הנוסעים יגדל. אבל מצד שני אנחנו לא יכולים לקחת תחנות שהן 8,000 ו-7,000 ו-5,000 נוסעים שהיו בכל התחנות, ואת תחנת הרצליה שהיא תחנה מאוד עמוסה, להעמיס עליה, זה לא תמיד יישאר, גם שם יש התפתחויות. בקריית אריה בפתח תקווה יש מספר נוסעים. אנחנו לא יכולים לפגוע משמעותית שבמקום ארבע רכבות בשעה הם יקבלו רק שתי רכבות בשעה. אבל לנגד עינינו, אני לא קיבלתי את הסמכות להגיד שאני איש בשורה, אבל בצלאל, השר הקודם, התחיל במהלך, המומחים יושבים על המדוכה, יש איזה אור בקצה המנהרה.

שלא יהיה חילול שבת, תודה. זה ברור. אני מקווה שלא בגלל זה. אנחנו יכולים לעבוד גם בימי חול. תודה אנחנו נעשה הפסקה בישיבת הסיעה של סיעת תע"ל ונזמין את חבר הכנסת סעדי לשאול שאלה נוספת. תודה, אדוני היושב-ראש. סגן השר, אני מברך אותך על התפקיד. בהצלחה. רציתי לשאול על נושא חשוב מאוד שהוא בתחום אחריותכם במשרד, המאבק בתאונות הדרכים. אני מתייחס למותה של צעירה, קטינה, ילדה בת 10, לין נסראווי ממג'דל כרום. אבל כבד ירד על היישוב הזה בעקבות מותה לפני יומיים. אנחנו מדברים היום על שבעה ילדים שנהרגו בתאונות דרכים. עכשיו בועז, המומחה בעניין הזה, אמר לי שהמספר, נכון להיום, הוא 119 הרוגים בתאונות דרכים. אני הגשתי בקשה לדיון מהיר, אדוני היושב-ראש, בעניין הזה בוועדה לזכויות הילד. אדוני סגן השר, אני מכיר אותך, אם אתה לוקח נושא, אתה לוקח אותו עד הסוף. הנושא הזה של תאונות הדרכים והמאבק בתאונות הדרכים זה מאבק של כולנו. אנחנו חייבים להירתם. השאלה אם יש למשרד תוכניות בעניין המאבק בתאונות הדרכים.

רבה לך, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אני חושב שטוב שאתם מעלים את זה, ויש באמת חברי כנסת שלקחו את זה על עצמם. צריך לעורר את זה. בתאונות הדרכים, צריך לא להיכנס לשגרה,

אני רואה גם את האנשים ונפגש עם האנשים שמתעסקים עם זה. הם ערים למה שאנחנו מעלים. אנחנו צריכים לדעת שהמספרים הם מספרים קרים. מאחורי כל מספר כזה עומדת משפחה, עומד הרוג, אסונות גדולים, משפחות שלמות נשברות. כל ילד, זה באמת מצמרר וכואב מאוד. לצערי, תקופת הקורונה לא המיתה את תאונות הדרכים, כמו שחשבנו,

לא ראינו את זה. חשבנו שאולי יש איזה יתרון שכולנו בבית. לצערנו, אין לזה הסבר מדעי. אולי אנשים נסעו מהר. אבל ראינו עלייה במספר ההרוגים גם בתאונות אופנועים,

רק בסוף שבוע שעבר, כשעמדתי פה, היו שלושה הרוגים, שני רוכבי אופנוע, ואחד עם אופניים חשמליים.

אדם בן 30. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ביום שני אנחנו נעשה דיון של הרלב"ד, של הרשות לבטיחות בדרכים. הם יציגו בכנסת וועדת הכלכלה את הפעילות שלהם. אני חושב שזה חשוב מאוד לשמוע את הדברים. נעשים הרבה דברים. אין ספק שהמאבק בתאונות הדרכים הוא מאבק מורכב. הוא לא בנוי ממשהו אחד, זה גם הסברה וגם חינוך וגם תשתיות וגם רכבים ציבוריים. יש בזה מגוון שלם של דברים שתמיד נוגעים בדבר אחד. מתברר שהתאונות קופצות או צפות למעלה ממקום אחר. אנחנו נעשה הכול. אני גם קיבלתי מהשרה אחריות ספציפית לעניין הזה, לנושא של תאונות הדרכים וטיפול ברשות. אני לקחתי את זה על עצמי באימה וביראה, ואני מקווה שאנחנו נהיה אנשי בשורה.

תודה רבה. שאלה נוספת לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. שלום, אדוני סגן השר, כמובן מצטרף לברכות ההצלחה. פורסם השבוע על משבר בין רשות שדות התעופה לבין משרד התחבורה ומשרד האוצר, ביחס לעמידת משרד האוצר בהתחייבותו כלפי רשות שדות התעופה, שניתנה לפני שלוש שנים, כשלקחו לו 3.7 מיליארד שקלים. כידוע, רשות שדות התעופה היא הראשונה שנפגעה ממשבר הקורונה, וכנראה תהיה בין האחרונות לצאת ממנו בגלל סגירת השמיים. מה בכוונת המשרד לעשות כדי לוודא שהמדינה אכן תתמוך ברשות שדות התעופה, כגוף של המדינה, ותסייע לה לצלוח את המשבר הזה בהצלחה?

תודה רבה, אדוני השר לשעבר. הפעילות שלך ידועה. כשבאתי למשרד, טביעות האצבעות שלך נשארו שם. ומאוד מעריכים את העבודה שנעשתה על ידך גם בתקופה קצרה, שהייתה תקופה מוצלחת מאוד. האירוע הוא לא אירוע אצלנו, האירוע הוא במשרד האוצר. עם כל מה שקרה, ובסופו של דבר מכל מי שהתאושש במשק, חברות התעופה הן אלה שהוכו הכי קשה. ואנחנו גם לא רואים את הסוף בעניין הזה, ולא רואים איך הן משתקמות כאן,

ובעולם. משום מה, כשמדובר על חברות של נסיעות שלא נותנות היום שירות לאזרח הישיר, נראה שזה קצת בשמיים, זה רחוק מאיתנו. מדובר על חברות תעופה, וזה הכי פחות קרוב לליבן, דיברתי על רשות שדות התעופה.

המצב הקשה שלהן הוא בגלל שהיום אין הכנסות, הכול מושבת, והפעילות הרגילה שלהן נפגעה באופן כללי, בגלל שהן לא מקבלות את ההכנסות שהן היו אמורות לקבל. השרה ראתה ורואה לנגד עיניה את הדבר הזה באופן מאוד מאוד חשוב. היא מעלה את זה לסדר-היום. אני מאוד מקווה שבדיונים שבהם הייתה התבטאות קשה כלפי המשרד,

אני מאוד מקווה שאנחנו נגיע להסכמים ולהבנות כדי שהחברה הזאת לא תיפגע ותוכל להמשיך לתפקד עם השירותים הטובים שהיא נתנה.

תודה רבה, אדוני סגן השר, על התשובות המפורטות.

אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, שאילתה דחופה מס' 13, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בנושא: מעבר משרדי הממשלה מירושלים. אני מזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן לבוא ולהשיב. תודה רבה, אדוני סגן השר. על פי החלטת הממשלה, מיקום משרדי הממשלה הוא בירושלים. רצוני לשאול: 1. אילו לשכות שרים המכהנים בממשלה השלושים-וחמש אינן נמצאות בירושלים, למעט הביטחון והחקלאות? 2. האם קיים תכנון להקים או להעביר לשכות נוספות מחוץ לירושלים? באישור מי הדבר? וזאת בהתייחס להחלטות הממשלה בעניין סגירת לשכות השרים בתל אביב. רק אומר בעל פה שממידע שקיבלתי עולה שחלק מן השרים החדשים, שלשכותיהם דווקא בירושלים, ביקשו להעביר את הלשכות לתל אביב, ואדוני עומד בראש הדיור הממשלתי שנמצא במשרד האוצר. אשמח לקבל על זה תשובה.

תודה, אדוני היושב-ראש. חברי בצלאל סמוטריץ', למעט המשרדים שציינת, משרדי הביטחון והחקלאות, הדיור הממשלתי לא התבקש להקצות לשכות שרים מחוץ לירושלים.

לא התבקש הדיור הממשלתי. הסמכות להעברת או להקמת לשכות שרים מחוץ לירושלים הינה של הממשלה. אני מסכים איתך שמשרדי הממשלה צריכים להיות בירושלים,

וגם הנוהג שיורדים ביום אחד בשבוע ללשכות בתל אביב, הוא גם נוהג מיותר, ואפשר לחסוך את זה, גם בגלל יעילות העבודה וגם בגלל חשיבותה של ירושלים.

שאלה נוספת לחבר הכנסת סמוטריץ'. אדוני סגן השר, השבוע פורסם ש-800 מיליון השקלים שהועברו על ידי ממשלת ישראל, כתמיכה לרשות הפלסטינית, להתמודדות עם משבר הקורונה, מקורם של הכספים הללו מהתקציבים שאושרו בכנסת ובוועדת הכספים לטיפול במשבר הקורונה. אני מזכיר לאדוני שוועדת הכספים קבעה רשימת נושאים מאוד מאוד דווקנית, עם חלוקת סכומים לכל נושא. אני לא מכיר שאחד הסעיפים שם הוא תמיכה ברשות הפלסטינית. אבקש לדעת מכוח איזה סמכות חוקית לקחתם כסף שיועד על ידי הכנסת לתכלית אחת והעברתם אותו לתכלית אחרת, על חשבון העסקים בישראל.

מי כמוך יודע שלא כל מה שמפורסם הוא נכון, אבל בשם הזהירות אני אקח את השאילתה שלך ואבדוק אותה, ואז אתן לך תשובה יותר מוסמכת. אבל אל תסמוך על כל מה שפורסם.

תודה רבה, אדוני סגן השר. אנחנו עוברים לשאילתה דחופה מס' 12, מאת חבר הכנסת אלכס קושניר, בנושא: ביטול פיצוי לרוכשי דירות מקבלן. אני מזמין את שר הבינוי והשיכון חבר הכנסת יעקב ליצמן להשיב,

אדוני השר, ב-1 ביוני פורסם בחדשות "כאן" שמשרד השיכון מקדם חקיקה שמשמעותה שאלפי משפחות צעירות לא יהיו זכאיות לפיצוי מקבלנים עקב עיכוב במסירת דירות, בהתאם להצעת חוק שאתם מקדמים. רצוני לשאול שתי שאלות: 1. מה היו השיקולים בהעדפת טובת קבלני הבנייה על פני הזוגות הצעירים? 2. למה המשרד לא שוקל לפצות את רוכשי הדירות, שזקוקים לסיוע ממשלתי עקב משבר הקורונה?

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, בהמשך לשאילתה של חבר הכנסת אלכס קושניר, אני רוצה להשיב כך: בראש ובראשונה חשוב לי לציין שציבור רוכשי הדירות נמצא בראש מעיינינו. אבל חשוב לזכור שיש גם מעסיקים, וביניהם גם הקבלנים, שנפגעו ושאיבדו את כספם בתקופת משבר הקורונה. בנוסף, סוגיה זו טרם הוכרעה בבית המשפט, אם מדובר בכוח עליון, אם הקורונה נקראת כוח עליון. על מנת למנוע סכסוכים בין הצדדים ולהפחית את התביעות החלטנו בוועדה בין-משרדית לעניין איחורים לדון בהשלכות המשבר על הרוכשים, על הקבלנים ועל שוק הנדל"ן בכלל, תוך שימת דגש על פתרונות אשר מטרתם להביא למתווה שימנע סכסוכים בין רוכשי דירות לקבלנים, אשר עתידים לבוא לפתח בית המשפט בנושא. מגוון רחב של דעות הוצגו לצוות מטעם התאחדות בוני הארץ, לשכת עורכי הדין ועוד. משרדי בדק את האיחורים בפועל שנגרמו בעקבות משבר הקורונה ומצא כי המשבר הביא לעיכוב בנייה של כ-70 עד 90 ימים בממוצע באתרי הבנייה השונים. ביקשתי מהגורמים המקצועיים במשרדי שימצאו פתרון אופטימלי מבחינת זכויות רוכשי הדירות, כך שתהיה פגיעה מינימלית אל מול העובדה שכל המשק ספג פגיעה, ובין היתר גם הקבלנים. הפתרון המוצע לוקח בחשבון את הצורך לאזן בין הרוכשים מחד והקבלנים מאידך, ולכן כמחצית מהעיכובים בימי הבנייה, שנגרמו בעקבות משבר הקורונה, יושתו על הרוכשים, וכל השאר, יושת על חשבון הקבלנים. הנחיתי את הגורמים המקצועיים במשרדי להביא את העניין לסיום בהקדם. תודה רבה. שאלה נוספת לחבר הכנסת קושניר. בבקשה.

אני מבין שהמשרד שלך לא שוקל לסייע לזוגות צעירים שצריכים לשלם גם שכר דירה, במקביל לכך שהם מחכים לדירה שלהם. אני חושב שלא שמעת את התשובה.

החלטתם שזה רק 50%, אבל זה אותם אנשים, 50%? אני מבקש להשלים את השאלה. זה אותם אנשים שנפגעו מהמשבר, וגם ככה ההכנסה שלהם נפגעה. אבל בסדר, זה שיקול שלך. אני חושב שזה רק מוכיח את הניתוק שלכם. יש לי שאלה נוספת. אני רוצה להבין מה ההבדל בסמכויות בין אגף תכנון הבנייה, שמוקם כרגע במשרד הפנים במקום מטה הדיור שהיה במשרד האוצר, לבין האגף שאתה מקים במשרד שלך. מה ההבדל בין הסמכויות, ואיך תעבדו ביחד כדי למנוע את הביורוקרטיה שאתם בעצמכם יוצרים כרגע?

אדוני חבר הכנסת קושניר, עם כל הכבוד, 50% זה גם השתתפות מלאה. אני לא יכול להגיד הכול, אבל גם הקבלנים הם בני אדם, אז צריך לזכור לתת, שאלתי למה אתה, כשר, לא מפצה. לא הקבלנים, אתה, כממשלה. למה אתם לא מפצים? חבר הכנסת קושניר, תן לו לענות. אני שואל שאלה, הוא עונה משהו אחר. אדוני היושב-ראש, אתה לא שומע. הוא עונה את מה, לקחתי את ה-100% שאני משתף בהם, אני לא יכול לתת 200%. נתתי 100% חצי לקבלנים וחצי לרוכשים. ומה עם הממשלה? חבר הכנסת קושניר, זה לא דו-שיח.

חבר הכנסת קושניר, למה, עניתי פעם שלישית, ואחרי השלישית אומרים "גלידה", נכון? תעזוב, לא יודע מה אתה רוצה. עניתי לך, זו ההחלטה של המשרד, לחלק את הפיצויים בין השניים, שני החייבים. זה בסמכויות של הרב דרעי. אני מכבד את הרב דרעי. ויתרתי לו על התכנון, אני מכבד את הכול. חלוקת העבודה, פחות או יותר: הוא בתכנון, יש לו את הוותמ"לים, יש לו את הדברים שלו, ולי יש את הדברים שלי, גם רמ"י, גם דירה להשכיר, וגם דברים אחרים, ובזה סיימנו.

שאלה נוספת, אדוני השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אחר כך גם נשמע את השאלה הנוספת של חברת הכנסת ח'טיב יאסין, ואז השר יוכל לענות לשתיהן.

כבוד השר,

אנחנו נפגשנו, היינו בפגישה, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה בתפקיד החדש. זה היה סוד. נפגשנו. עוד לא אמרתי איפה ומה. נפגשנו בחוץ עכשיו, בפרסה, זה בסדר. זו כבר הפעם השלישית. פעם שלישית גלידה. אני רוצה לשאול בעניין, אנחנו כמובן תומכים בבנייה ובהוזלת הבנייה ובכל הדברים, אבל אני שואל על נושא ספציפי שבו פניתי אליך ואני מקווה שזה יטופל באופן מיידי, ואני בטוח בכך. בעניין תוכנית מתאר של עין נקובא ועין ראפה, שני יישובים קטנים ליד אבו גוש, שעשר שנים עובדים ועמלים באופן קשה. ואפילו משרדך, משרד השיכון, מקדם את תוכנית המתאר. עכשיו הופקדה תוכנית, יש התנגדויות, דנים בהתנגדויות, אבל פתאום מינהל התכנון בא ואומר שזה מנוגד לתוכנית תמ"א 35, ולכן זורקים את כל התוכנית לפח. אני חושב שאם יש בעיות, צריך לפתור את זה. פניתי למתכננת המחוז שירה תלמי, גישתה חיובית. דחו את הישיבה שהייתה צריכה להיות ביום שלישי שעבר, ואני מקווה שאתה תיכנס בעובי הקורה ושנמצא פתרונות על מנת לקדם את תוכנית המתאר החשובה לשני יישובים אלה.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד השר, שיהיה לך הרבה הצלחה.

בהמשך לדברים של חברי אוסאמה, לא רק לגבי שני היישובים, בכלל לגבי היישובים הערביים שיש להם תוכניות מתאר שמחכות הרבה שנים, אני חושבת שהגיע הזמן לטפל גם בנושא הזה. נושא נוסף: בתקופת הקורונה כל הנושא של תאונות עבודה, כמה יש פיקוח, כמה יש תשומת לב לנושא הזה. היינו עדים, לצערי הרב, לפני כמה ימים, לעובד שנפל. במיוחד אם אנחנו מדברים על ענף הבנייה, שגובה הרבה נשמות, ובמיוחד בתוך החברה הערבית, לצערי הרב.

תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, חבר הכנסת סעדי, תכנון זה אצל דרעי. ולכן מה ששאלת על תכנון, אתה צריך לפנות לדרעי. הוא קיבל, זו תוכנית שמשרדך, משרד השיכון, מקדם. רגע. את זה אמרתי לך בעיקרון. יש דברים שעוד לא נכנסתי אליהם. אני בסך הכול שבועיים, אני לומד כל יום. הבהרתי לכם את זה גם כשישבנו. ואותה תשובה אני רוצה להגיד גם לח'טיב יאסין. אני מתכוון בהחלט לטפל בנושא בניית הדירות לזוגות צעירים ערבים. אני מתכוון לקדם את זה בכל הכוח, גם להם, גם לחרדים, כפי שאמרתי, גם לכולם. אבל הם קופחו כל השנים, ואני מתכוון לעזור להם, ולהיכנס לכל הדברים שבהם צריך לעזור. יש דברים שכבר בדקתי, הם באמצע בדיקה במשרד הבינוי והשיכון. עוד לא קיבלתי תשובות, כי הם בודקים כל מיני דברים. אין לי בעיה, כשיהיה לי משהו קונקרטי לחלוק איתכם, את התוצאות, אבל ברגע זה אני לא יכול להגיד לכם שום דבר. ולגבי תוכניות של מקומות שביקשתם, עין נקובא, וכל המקומות האלה, בואו נשאיר את זה, נבדוק את זה. אני עוד לא נכנסתי,

בסדר גמור. תאונות עבודה, זה לא אצלי, זה משרד העבודה והרווחה. משרד העבודה, בעצם. אני לא חלק מזה. פה ושם מתייעצים גם איתי, אבל זה שייך אליהם יותר, למשרד העבודה. צריך לפנות לשר.

תודה רבה, אדוני השר. עד כאן שאילתות דחופות. אנחנו עוברים מכאן להצעות דחופות לסדר-היום. ההצעה הראשונה, הצעה בנושא: סכנת סגירה למפעל פניציה בירוחם ופיטורי כל עובדיו, מס' 376. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. ישיב שר הכלכלה חבר הכנסת עמיר פרץ, שיש לי תחושה שמכיר את הנושא היטב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, סכנת סגירה למפעל פניציה בירוחם זה לא דיון,

מכובדיי השרים, אני רואה. זו לא סוגיה ולא דיון על פניציה, על הערך שלה כמפעל. כשמדברים על סכנת סגירה של מפעל בירוחם יש לזה השלכות רבות. מכובדי שר הכלכלה, אתה מכיר את הנגב לא פחות ממני, אפילו יותר ממני, מרוב תפקידיך השונים. אנחנו תושבי הנגב, תושבי האזור, ירוחם, הנגב.

שקיים בירוחם זה עוגן, זו אחת מהרגליים שהיישוב הזה עומד עליה. נסגר מפעל פניציה בצפון, לא ניתן לקיים דיון על זה,

אבל בירוחם זו סכנת סגירה.

בתקופה הזו במשבר הקורונה נדרשים, המדינה נדרשת להתערב במשברים רבים. אני לא הייתי רוצה לחשוב עכשיו על זה שמאות עובדים, שזה מטה לחמם, ביישוב מרוחק כמו ירוחם, יתחילו לחפש מקומות עבודה, בעת הזו, שבה עשרות ומאות אלפי העובדים נמצאים בסכנת אבטלה תמידית ולא רגעית. אני חושב שהמדינה צריכה להיכנס כאן בעובי הקורה, והגיע הזמן בכלל, אדוני היושב-ראש, וזה עלה היום בדיון שלנו, קיימנו דיון על מצבן של חברות התעופה, הגיע הזמן שכשהמדינה קובעת שיש ערך אסטרטגי לחברה מסוימת, ויש ערך אסטרטגי לקיומו של מפעל ביישוב מרוחק או ערך אסטרטגי כלכלי-חברתי ליישוב מסוים שנמצא במרחק מסוים מהליבה, מהמרכז של הארץ, שזה ילווה בתג מחיר. תג מחיר זה לא דבר שלילי. רק הפכו אותו לאחרונה בגלל פעולות כאלה, תג מחיר, שיהיה תג מחיר.

הלכו והתיישבו, המדינה שלחה אותם. בואו נזכור, אותם עולים שהגיעו לירוחם, המדינה שלחה אותם ליישב חבל ארץ נידח, מי שהיה שם, חוץ מבסיסי צה"ל, מקום יפהפה. אני בדרך כלל לא נוהג להאריך, אבל כשאתה נכנס לירוחם, אתה מרגיש שאתה נמצא באיזה אזור ביוספרי, שקט, האור הטבעי, האוויר הנקי.

המדינה לא תשלם על הערך הזה? כשאני הולך לצרוך שירותים אני משלם עליהם. המדינה צריכה לקבוע תג מחיר לערך הזה. וכשיש מפעל בסכנה, ביישוב כמו ירוחם, היא צריכה לדעת, כן, היא צריכה לדעת מה היא מסבסדת שם, במה היא תומכת שם. אי-אפשר לומר למפעל בירוחם: אתה לעצמך, עם כוחות השוק תתמודד.

אני אומר לכם: כוחות השוק, סגורה פה חצי מהתעשייה הישראלית. חצי מהתעשייה הישראלית אתה יכול לסגור אותה, אין לה זכות קיום. בירוחם זה על אחת כמה וכמה.

תודה מיוחדת לירדנה. תודה רבה. אני מזמין את שר הכלכלה, חבר הכנסת עמיר פרץ,

בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אדוני היושב-ראש,

לא היית פטור במשך כל ימות שירותך הציבורי מהמגע עם מפעלים, עם אנשים שנאבקים על פת לחמם. ודאי גם אם רצית, אז חברנו, חמיך, זכרו לברכה, לא היה נותן לך לרגע להשתחרר מהעניין הזה. אבל גם לא רציתי להשתחרר מזה. נכון, וגם לא רצית. חברי חבר הכנסת מרגי, ידידנו, אני מודה לך על כך שהעלית את הנושא לסדר-יומה של הכנסת. אין ספק שמדובר בדוגמה של מפעל שהוא גם היישוב. אי-אפשר לנתק בין ירוחם לבין פניציה ירוחם. ואני מוכרח לומר לכם שהשאלה הכלכלית שנשאלת תמיד, תמיד אומרים: אה, עוד פעם יעשו ניסיון החייאה מלאכותית למפעל? עוד פעם ייתנו לו איזה כמה שקלים כדי שיחיה? בירוחם כן. אז אני אומר לכם, זה לא נכון. צריך לתת לאנשים שם את הכלים להתמודד, והם יודעים להתמודד. אני רוצה לתת לכם את הסיבה, אולי החשובה ביותר,

אם אפשר רק לא להיות עם הגב אלינו. אדוני יושב-ראש הקואליציה, אם אפשר גם לא לעמוד וגם לא להיות עם הגב אלינו, אז יהיה יותר טוב.

מקדם את פסקת ההתגברות עכשיו, הוא מצא חברים חדשים. חבר הכנסת, אתה ממש קרוב. ותביאו את החוק של פסקת ההתגברות לוועדת הכנסת. אני מקווה שיושב-ראש ועדת הכנסת יאשר את הפטור מחובת הנחה. יותר פשוט להחיל ריבונות ולגמור עניין. מצאת חברים חדשים, אה, מיקי, מיקי,

חברי הכנסת פורר וכהנא, אני מודה לכם על העדכון בדבר הפעולות של יושב-ראש הקואליציה.

הכלכלה, באמת, בנושא חשוב שהוא בנפשם של אנשים רבים.

אני רוצה להבהיר בצורה יותר מוחשית מדוע המאבק על פניציה ירוחם צריך להיות מאבק שהשורה התחתונה שלו היא שאנחנו מנצחים בו,

אני פגשתי את העובד

ואני מוכרח לומר לכם שאני לא אשכח את הבחור הצעיר הזה, שהיום כבר מגיע קרוב מאוד לגיל הפנסיה שלו. אבל אז, חיבק אותי בחור צעיר ואמר לי: תשמע, הבת שלי עומדת להתגייס. אני לא אוכל להרשות לעצמי, אם אני אאבד את מקום העבודה שלי. הבת שלו התגייסה והפכה לקצינה בצה"ל. הוא גידל עוד שלושה ילדים לתפארת, שהם חלק מהעשייה, הפריחה והצמיחה של מדינת ישראל. כי כאשר גוזרים גזר דין כזה של האבטלה, מאבדים לא רק את העובד עצמו, מאבדים גם את המשפחה שלו. מאבדים את היכולת שלהם להמשיך להתמודד עם הצרכים הבסיסיים ביותר. אני יכול להעריך שאולי הייתי לפחות בחמישה משברים של פניציה. ולצערי, בכל פעם שהיינו שם, כל מי שהציג את התוכנית הכלכלית ואת ההיבטים הכלכליים תמיד הציג זאת כמפעל שאולי לא כדאי להשקיע בו. אבל תמיד אחרי שמצאנו את הפתרון, גם המעסיקים וגם הבעלים שנשארו, נהנו בהחלט מרווחים מאוד יפים. ולשמחתי, פניציה הצליח להתגבר בתקופה האחרונה על משברים שקשורים ליחסים עם קהילות שונות בישראל שצריכות לקנות מהמפעל. אבל נוצר שם משבר, אני מרשה לעצמי היום לפנות קודם כול לכל, חברי הכנסת, צאו רגע החוצה. אני יודע שהדיון הוא חשוב, אבל אפשר לעשות אותו שם, אי-אפשר ככה.

זה לא נראה ככה. כי אתם מדברים, ולא נותנים לשר לומר משפט שאפשר לשמוע.

אני מניח שהתושבים בירוחם והעובדים בירוחם ודאי קשובים. אני בטוח שגם חברי הכנסת היו רוצים מאוד לסייע. אין לי ספק בכך. חבר הכנסת, שר השיכון ליצמן עסק בזה. זה באמת קשור אליו, המצב בפניציה.

העניין הזה נפתר, ועוד איך זה קשור.

עזוב, חברי, חבר הכנסת, העניין הזה פתור. לא זאת השאלה. אנחנו כבר לא שם. סובה, הפעם לא הלך, ההפך, טובת המפעל לנגד עיניך? אני לא רוצה להגיד, כי זה סתם יעיר עכשיו מחלוקות מיותרות שיכולות לגרום נזק למפעל. בואו נדלג על הסוגיה הזאת. אנחנו כולנו יודעים על מה מדובר.

זה בעלי המפעל, אז אני לא מעודכן. אני אומר לכם, הבעיה הזו פתורה. השאלה הזו פתורה. היא לא עומדת על סדר-היום, לא בדרישות של המפעל, לא בדרישות של עובדי המפעל. אנחנו, לשמחתי, נמצאים אחרי העניין בדרך של הבנה. הייתי מציע הצעה לסדר-היום. ככל שנרגיע בעניין, אני מאמין שאנחנו נצליח להתגבר. אדוני השר, אני הייתי במפעל,

הכול בסדר. חברי הכנסת, חברי הכנסת, חברות וחברי הכנסת,

אני אגיד לכם מה עומד על סדר-היום כרגע. לכן השאלה המאוד-מאוד, איך אומרים, עם הרבה להט, שעמדה על סדר-היום בשנה האחרונה. לשמחתי, הגורמים השונים הצליחו להגיע להבנות שקטות, וככל שההבנות האלה יתקיימו בשקט, בצורה מכובדת, בהערכה הדדית והבנה הדדית, זה לא יפריע למפעל להמשיך לייצר.

הדרישה שלנו היא במקומות אחרים, ועל זה אנחנו צריכים לדבר. אני רוצה להדגיש בפני חברי הכנסת: גם בתקופת הקורונה, מפעלים שמחזיקים תנורים מהסוג שיש בפניציה נאלצים להפעיל את התנור במשך כל השבוע. זה לא משנה מה רמת הייצור, וזה לא משנה מה רמת הביקושים, זה לא משנה מה היקף ההזמנות. הם לא יכולים להרשות לעצמם לסגור את התנור, כי לסגירה ולפתיחה מחדש יש עלויות שהן לפעמים בלתי אפשריות, ולפעמים זה החלטה על סגירה ברגע שאתה עושה את הפעולה הזאת. ולכן, כולנו מבינים שתקופת הקורונה מבחינת מפעל פניציה הייתה תקופה מאוד קשה. הם נאלצו להישאר בהיקפי ייצור מאוד גדולים, ויחד עם זאת למצוא את עצמם במצב של הכנסות מאוד קטנות. אני ביקשתי אתמול מהמנכ"ל שלי להגיע למפעל, והמנכ"ל שלי היה אתמול בסיור במפעל. חבר הכנסת מרגי, המנכ"ל קיבל ממני הנחיה, יחד עם הצוותים הנוגעים בדבר, להגיע למפעל. אנחנו גיבשנו שורה של אמצעים כדי לסייע למפעל. אנחנו נצטרך ודאי את העזרה של חברי הכנסת, כי מדובר באחד הסעיפים שבהם משרד הכלכלה היה יכול להעניק מענקים מיוחדים למפעלים מיוחדים במצב מיוחד, ובגלל שעדיין לא אושר תקציב המדינה הסעיפים האלה עדיין לא נכנסו לתוקף. אני מקווה שאפשר יהיה להפעיל אותם תחת הסעיפים של ההקלות סביב תקציבי הקורונה, להכניס אותם לתוך אותה מסגרת של ניסיון לסייע לצמיחה ולמנוע ממפעלים להיסגר. אבל אני רוצה, בשם כל חברי הכנסת, לפנות ליצרניות בישראל. באמת, אני פונה ליצרניות בישראל. אי-אפשר לדבר כל היום על כחול לבן, כחול לבן, תוצרת מקומית, אבל כשמדובר במישהו, בו, אז הוא מחפש דרכים לקנות זאת במקומות אחרים. ולא מדובר על עלויות גבוהות יותר. רוב מפעלי הייצור של הבקבוקים בישראל אכן קונים ממפעל פניציה. אני לא רוצה לציין את השמות של המפעלים שכבר פנינו אליהם, גם אני מתכוון לפנות אליהם באופן אישי כדי שאכן יחדשו הזמנות מפניציה. אנחנו נפעל גם לסייע למפעל במענקים ובסיוע נוסף שאפשר להביא במסגרת ההחלטות שהתקבלו לאחרונה, ואני מאוד מקווה שבקרוב מאוד, חברי חבר הכנסת מרגי, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, נוכל לבשר לכם שהגענו להסכמות ושהצלחנו להביא את המפעל בחזרה לתהליך של יכולת לייצר, יכולת להרוויח, יכולת להתקיים ויכולת להבטיח את עתידו של המפעל. אני רק רוצה להדגיש בפני מי שלא מכירים את ההבדלים, פניציה ירוחם זה לא פניציה ציפורי. כדאי שיהיה ברור. פניציה ציפורי סגור כבר, אז אני רוצה להדגיש. לצערי הרב, פניציה ציפורי נסגר לפני שהוקמה הממשלה. פניציה ציפורי זה המפעל שמייצר פלטות זכוכית. פניציה ירוחם מייצר בקבוקי זכוכית. אלה שני מפעלים שונים, עם בעלים שונים, עם הנהלות שונות. צריך להבחין בכך. אני מצר על כך שפניציה ציפורי, שהיה אולי אחד המופעלים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר שהוקמו בישראל, מצא את עצמו נסגר, בגלל שאלות של היצף ושאלות אחרות, שאני לא הספקתי לבחון כי נכנסתי לתפקידי אחרי שהמפעל הודיע על סגירה. אבל אני בהחלט מתכוון לעשות הכול כדי להגן על תוצרת הארץ ועל הייצור בישראל.

תודה רבה, אדוני השר. עמדה נוספת. אדוני השר, לאן אתה רוצה להעביר את ההצעה? לוועדת הכלכלה. אני ממליץ על דיון בוועדת הכלכלה.

בבקשה, חבר הכנסת עודד פורר, עמדה נוספת. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אתמול ציינו כאן, אדוני השר, את יום איכות, אני מסדר לכם בפרסה קפה, חבר הכנסת זוהר.

צודק חבר הכנסת פורר. צאו החוצה ותקיימו את הדיון הזה בחוץ. זה הרבה יותר טוב ליד קפה ולא במליאה,

חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת זוהר, חבר הכנסת כהן וחבר הכנסת טופורובסקי, צאו החוצה פשוט, תקיימו את הדיון בחוץ. למה להיות פה בתוך האולם? בגללך, אני בסך הכול באתי לטפל במפעל פניציה היום. פעם שלישית קורא אותך לסדר. חבר הכנסת פורר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אתמול ציינו את יום איכות הסביבה כאן בכנסת. חשוב לציין, אדוני השר, וחשוב שחברי הכנסת ידעו את זה: המפעל היחיד במדינת ישראל שממחזר בקבוקי זכוכית זה מפעל פניציה ירוחם. אם מפעל פניציה ירוחם נסגר, אין מחזור של בקבוקי זכוכית במדינת ישראל. פשוט אין. מעבר לכך, העובדה שזה המפעל היחיד מחייבת את הממשלה,

אדוני השר, להגן עליו. לא יכול להיות שהתעשייה הטורקית, שמסובסדת בידי ממשלת טורקיה,

גם בתחום הזה,

בדיוק כפי שעשו עם הזכוכית השטוחה והובילו לסגירת פניציה צפון, יביאו לסגירת פניציה ירוחם. בתוך כל זה, ופה אני חייב לומר במאמר מוסגר,

שבה קבוצה מסוימת באוכלוסייה מנסה להחרים את המפעל, עד כמה שאני יודע, אינה פתורה. ככל שהיא נפתרה, ואני לא מחפש עכשיו לעשות מזה הופעה. אני אשמח לשבת איתך בארבע עיניים על העניין הזה, כי אני עוסק בעניין הזה כבר יותר משנה. זו ה-סוגיה, כי המפעל יכול לחיות בכוחות עצמו, הוא יודע להתמודד עם כוחות השוק, הוא יודע להעמיד, גם בנושא של הכשרות, את מיטב השינויים וההתאמות לטובת השוק הישראלי. הם עשו את זה משנות השלושים, ובירוחם, משנות השישים, כשהמפעל עבר לירוחם. והבקבוקים שלהם היו כשרים, על כל שולחנות ליל הסדר של כל האוכלוסיות במדינת ישראל היו בקבוקים עם הסמל של פניציה. ואין סיבה שיובילו לסגירה, אני קורא לך, ואני שמח שאתה בעמדה הזו: אני חסיד של תחרות ושל שוק חופשי ושל שוק ליברלי, אבל מדינה צריכה להגן על התעשייה המקומית שלה ברמה כזו שהיא לא תקרוס. אם המפעל הזה נסגר, אין מפעל אחר. נהיה תלויים בבקבוקי זכוכית רק מהעולם. וגם לא נוכל למחזר בקבוקי זכוכית במדינת ישראל. נצטרך או לקבור אותם או לשנע אותם.

אתה כבר בשתיים וחצי דקות במקום דקה. אז אנא. מכובדיי, אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד להעביר את ההצעה לדיון בוועדת הכלכלה יצביע בעד, ומי שרוצה להסיר מסדר-היום יצביע נגד. אני אוסיף את הקולות של מי שמקומו כרגע ביציע בתום ההצבעה. שמית? יפה, שמית. תרימו יד, ונשאל אחד-אחד. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. חברת הכנסת חיימוביץ' בעד, חברת הכנסת ברק, בעד, חבר הכנסת אבוטבול, בעד, חבר הכנסת סובה,

חבר הכנסת עסאקלה, בעד, חברת הכנסת ח'טיב יאסין, בעד, חברת הכנסת סאלח, לא מצביעה, חבר הכנסת שטרן, בעד. עוד מישהו שנמצא כאן ורוצה להצביע? חבר הכנסת טופורובסקי, חבר הכנסת אזולאי, גם בעד. אם כך, יש לנו 15 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, ההצעה בעניין סכנת סגירה למפעל פניציה בירוחם ופיטורי כל עובדיו מועברת לדיון בוועדת הכלכלה. אנחנו רק נבהיר לפרוטוקול שחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין הצביעה בטעות במקומו של חבר הכנסת איימן עודה. ואם כך, צריך גם לתקן את התוצאה ולהפחית קול אחד, מכיוון שהקול שלה נספר גם כאן. התוצאה הסופית הייתה 15, נדמה לי, אם ככה, בעד, 14 בעד, ללא מתנגדים, ללא נמנעים. אבל זה לא משנה, בסופו של עניין, את ההחלטה. אולי כדאי לעשות שהח"כים יצביעו למטה והשרים למעלה,

זה יותר הגיוני. או שתעשה מי שהנוכחות שלו יותר. רעיון לא רע. רעיון לא רע. טוב, חבר הכנסת אזולאי, זה שאפתני, אני מוכרח לומר. אבל אתה עכשיו הראש של הבית הזה.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום, הצעות דחופות בנושא: פגיעה בשוויון מגדרי, מחאה כנגד קוד הלבוש במוסדות החינוך,

הצעתה של חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה.

באתי בדיוק בזמן. זה ממש ארבע נשים. נכון. נושא שוויון מגדרי, ויושבות פה ארבע נשים. יש פה צלם. בבקשה, חברת הכנסת קרן ברק. תודה, גברתי היושבת-ראש. ביקשתי את ההצעה לסדר-היום, שבמליאה יושבים גם כמה גברים. אנחנו נסתדר עם זה. אבל תסתכל, זה ראוי לציון, וזה בנושא שוויון מגדרי. ביקשתי את ההצעה לסדר-היום, ביקשתי בשבוע שעבר וזה עבר להיום, בגלל צבר אירועים שמדליקים בעיניי נורה אדומה עלינו כחברה: האם אנחנו מתקדמים קדימה בנושא השוויון המגדרי או הולכים אחורה בשוויון מגדרי? אני מרגישה שבמקום שנתקדם קדימה, ואנחנו ב-2020, אני מרגישה שאנחנו נמצאים בשיח שהוא מפלה ולא נותן שוויון הזדמנויות, כמו שזה היה אמור להיות. אנחנו נמצאים במדינה שמעודדת אורך מכנסיים לבנות, במדינה שמפלה בנות בשירות משמעותי בצה"ל, מדינה שבה בנות נאנסות ונשים מוחפצות ונרצחות. כדי לתקן את העניין הזה, אני חושבת שפשוט צריך לשנות את השיח, וזה הסיפור שביקשתי להעלות על סדר-היום ושזה יגיע גם לוועדה לדיונים.

תמיד הרגשתי, מאז שאני ילדה, תמיד הייתי לוחמת, נולדתי כלוחמת, אימא שלי מספרת שממש כתינוקת הייתי ככה. תמיד הרגשתי לא רק שווה בין שווים, הרגשתי אפילו מעל כולם,

כשאתה גדל בתור ילד, אתה חושב שכך העולם נוהג. אתה בטוח שאיפה שאתה חי ואיך שאתה חי כך גם כל העולם. אחר כך הגעתי לצבא. בצבא המקסימום שאני יכולתי להיות זה מדריכת חי"ר. זה המקסימום שבנות בתקופה שלי יכלו להיות. היום הן כבר יכולות להיות לוחמות יותר משמעותיות. אבל זה היה בעצם, גם הרגשתי שאני נותנת את מי שאני לצבא. גם בפוליטיקה, ואצלנו בליכוד זו מפלגה דמוקרטית, כידוע לכולכם, גם בפוליטיקה נלחמתי כמו שווה בין שווים. אף פעם לא הרגשתי שאני צריכה להיות שונה מהגברים כשאני נלחמת. זה גם לא היה השיח. השיח היה תמיד שאני נלחמת. זה עולם קשה ואכזר, אבל אני נלחמת, והרגשתי שווה בין שווים.

בפועל, ממה שאני מסתכלת מסביבי העולם לא נוהג ככה. אנחנו היום נמצאים במדינה שבה בסוף במוקדי קבלת ההחלטות נמצאים, הרוב הם גברים. נשים נחשבות יותר נפגעות, יותר חלשות ופחות אמביציוזיות. אני לא מבינה את הסיבה לכך. הרי אנחנו הקמנו את המדינה הזאת. לנשים היו תפקידי מפתח במחתרות. מעולם לא חשבנו שגברים ונשים היו שונים. הן לבשו מה שהן רצו, הן עשו מה שהן רצו, והן היו לוחמות ללא חת. פתאום אנחנו מגיעים היום, 70 ומשהו שנה אחרי זה, ובמקום שזה יתקדם ושהכול יהיה שווה הרבה יותר, אני מרגישה שאנחנו הולכים אחורה. אני באה לכאן כדי להעלות את זה על סדר-היום ולפתור את זה. זה תהליך שהיה אמור להיות תהליך הפוך, והוא הולך לכיוון ההפוך. אנחנו כאן, ככנסת, וכממשלה מעלינו, צריכים לתקן את התהליך הזה, לשנות את הזווית שלו וללכת לכיוון הנכון של התקדמות בשוויון ולא הליכה אחורה. בעיניי זה משהו שצריך להתחיל כבר בילדות. מילדות אנחנו צריכים לשנות את השיח. הילדים שהיום גדלים, נשנה להם את השיח, את שפת הדיבור, את הטרמינולוגיה, שכשהם יבואו הביתה והם ידברו עם ההורים שלהם,

אתם זוכרים?

כשהמדינה קמה ההורים היו עולים חדשים ולא ידעו כל כך עברית, והילדים לימדו אותם את העברית. כנ"ל היום. אני חושבת שאנחנו צריכים לתקן את השיח, שבנות ובנים בגנים ובבתי הספר ידברו שווה, ינהגו שווה וינהגו בהם שווה.

כשהם יראו את התופעות האלה בבתים שלהם או אצל השכנים שלהם שאולי הם קצת יותר מסורתיים, הם יוכלו לתקן אותם והם יבינו שמשהו פה לא תקין. חברת הכנסת ברק. אנחנו חייבים לגרום לבנות להרגיש שוות כבר מההתחלה, כדי שכשהן יהיו גדולות כל האפשרויות יהיו פתוחות בפניהן: בצבא, אחרי זה בעולם העסקי,

זה התפקיד שלנו כאן. אני הגשתי הצעת חוק ללימודי שוויון מגדרי חובה כבר מגיל גן. אני מצפה שכולם יצטרפו לזה, ואני גם חושבת שבכל החוקים, בכל מצבור החוקים שאפשר, כל חוק לתקן כדי שנגיע לתוצאה הזאת של שוויון מגדרי.

השוויון הוא גם בזמן שניתן לדבר.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. יש הנחיה שאוסרת לנקוט צעדים נגד ילדים שבאים אפילו

זה חוזר מנכ"ל. זה גם, התמודדנו עם, חבר הכנסת, תודה.

אפשר להמשיך את הדיונים האלה גם בחוץ אחר כך, אם יש הערות. בבקשה, חברת הכנסת, שלוש דקות. כבוד היו"רית, כנסת נכבדה. שוויון מגדרי זה באמת משהו שמעורר הרבה טעויות ותהיות, ואני חושבת שיש גם בזה הרבה סבל והרבה כאב, ואני לא רוצה לחזור על הדברים, מבחינת ההרגשה, שדיברה עליהם חברתי קרן, כי גם אני גדלתי בבית שמכבד אדם, אדם כאדם ולא ילד או ילדה, גבר או אישה. ככה גם, ציפיתי שהעולם בחוץ יהיה כזה. לצערי הרב, הוא ממש ממש לא כזה. זו לא הבעיה שהעולם לא כזה. הבעיה היא במדיניות, שכל הזמן דוחפת ומחזקת שהעולם והמציאות כאן תהיה לא כזאת. כשהמציאות מונעת ממני כילדה להשתייך, או ללמוד בבית ספר מסוים, בגלל שיש לי כיסוי על הראש או בגלל האורך של החצאית שלי, זה כבר אומר דורשני. כשתוכנית הלימודים מגיל מאוד צעיר מדברת על זה שהמקצוע הזה שייך לגברים והמקצוע הזה שייך לנשים ואסור להתבלבל ואסור לחשוב אחרת, זו הבעיה הרצינית וזו הבעיה שדורשת טיפול. הטיפול צריך לצאת מהבית הזה, ובמיוחד ממשרד החינוך ולא ממשרד אחר. במשרד החינוך אנחנו צריכים לדאוג שיהיה קודם כול חינוך ערכי, שמכבד אדם כאדם ומכבד את היכולות של האדם, לא משנה אם זה ילד או ילדה. אסור להמשיך לתת יד לזה שבגלל שאני אישה עם משהו, מטפחת על הראש או עם חצאית באורך מסוים, אני לא יכולה לשמש בתפקיד מסוים, להתקבל למקום עבודה מסוים או ללמוד בבית ספר מסוים שאני חושבת שהוא מתאים לי מבחינת היכולות הלימודיות שלי. אני חושבת שבזה נגרם עוול גדול, לא רק לי או לאותה ילדה, לבת שלי או למישהו אחר, אני חושבת שנגרם עוול גדול לחברה בכלליות שלה. אנחנו רוצים חברה יוצרת, מייצרת, יצרנית ויצירתית, וזה לא יקרה כל עוד אנחנו מקובעים בתוך דברים קטנים.

תודה רבה לך, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, ברכותיי. כיף לראות אותך פה. תודה רבה. התיישבת בדיוק לדיון הנכון. נכון. חבריי חברי הכנסת, כשמוניתי ב-2009 להיות מנכ"לית משרד התרבות והספורט הייתי האישה היחידה מבין 28 מנכ"לים. אחרי שבוע הצטרפה עוד מנכ"לית והיינו שתיים במשך כל הקדנציה בעולם הגברי. ואז שאלו אותי, איך את עושה את זה? איך את מנהלת כזאת קריירה תובענית, עם בית? ואני עניתי, למה הכוונה? מה, איך אני עושה כביסה? נו, באמת. ידעתי כבר אז, כמו שכולכם יודעים: גבר כנראה לא היה נשאל את השאלה הזו שאני נשאלתי. ואיפה מתחיל הסיפור?

אי שם בילדות שלנו, החל בסממני הזיהוי המגדריים בשלבי הינקות, דרך התאמת המשחקים והצעצועים ועד לחלוקת תפקידים מסורתית בתוך המשפחה. אבל כל אלו בעיניי משתייכים לתפיסות התודעתיות הנרכשות, וחמורה מכך היא הנצחת האי-שוויון המגדרי גם במוסדות הרשמיים של מדינת ישראל. זה מותיר באופן קבוע את הנשים שני צעדים מאחור. כן, אנחנו הולכים אחורה ולא קדימה. התאמת הציפיות והדרישות לפי מגדר האדם היא לא יותר מאשר הנצחת פערים שאין לה מקום בעולם המודרני. קוד לבוש שונה לבנים ולבנות, או קוד שווה ואכיפה מובחנת? תחפשו ותמצאו שהכול נטוע אי שם בתפקידים הקדמוניים: הוא יצוד, היא תלקט, הוא יבנה בית,

הוא יילחם, היא תאפה לחם, וההמשך ההיסטורי בבתי הספר. רק לפני זמן מה עברנו שני אירועים בנושא של קוד לבוש בפתח תקווה.

נשים יותר ויותר משתלבות בתפקידי לוחמה, אבל עדיין יש תפקידים רבים שסגורים בפניהן. בשנת 2020 המלש"ביות עדיין עותרות לבג"ץ בבקשה למיון שווה בין נשים לגברים בכל מסלולי הלחימה.

יש ב-20 ביולי דיון בבג"ץ, ויהיה מאוד מעניין לראות מה תוצאות הדיון הזה, כי הפסיקה יכולה להיות בהחלט פריצת דרך נוספת בשוויון בין המינים. לנו אסור לתת יד לחסימת נשים ועצירת ההתפתחות שלהן על רקע מגדרי. נכון להיום, אי-אפשר להתעלם מהמקום שאנחנו יושבים בו. האי-שוויון המגדרי בולט מאוד גם בכנסת ישראל. 24% חברות כנסת, 22% שרות בממשלה, שדיברה על פריטטיות, אז למה אין גם פריטטיות מגדרית? שלוש מנכ"ליות בסך הכול בכל משרדי הממשלה, שתי יושבות-ראש ועדות מתוך 17 ועדות. גברתי היושבת-ראש, יש לך הזכות להיות אחת מהן, אבל בסך הכול שתיים. אז קודם כול, בואו נהיה דוגמה אישית, אנחנו כאן, בבית הזה. צריך להיות שוויון מגדרי בכל הוועדות, בכל הגופים שהבית הזה מייצג, אם זה בכנסת ואם זה בממשלה. נתחיל מפה ונוכל להוביל שוויון מגדרי גם בשטח.

תודה רבה לך, חברת הכנסת אורלי פרומן. ישיב סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה. אפשר עמדה מהצד, בבקשה?

היושבת-ראש, גם אני מצטרף לברכות. אני לראשונה מעל הדוכן כשאת מכהנת כיושבת-ראש הישיבה.

אני לא יודע אם זה בתקנון, הגברת ירדנה,

צריך לברך חבר כנסת בפעם הראשונה שהוא נואם, אבל אני פעם ראשונה פוגש אותך כאן על כס היושב-ראש, אז אני מברך אותך. הרבה הצלחה. תודה. משרד החינוך פועל לקידום שוויון באוכלוסיית התלמידים והתלמידות והטמעת שינוי חברתי ותרבותי בקרב תלמידות ותלמידים החל מגיל צעיר, בכל המגזרים, בקרב מורות ומורים, הצוות החינוכי הרחב וההורים. פעולותיו של המשרד מתבצעות בארבעה ערוצים מרכזיים: הטמעת חשיבה זו בתוכניות הלימודים השונות ובספרי הלימוד, הפעלת תוכניות חינוכיות ממוקדות בנושא לתלמידות ותלמידים בבתי הספר, קידום תלמידות במקצועות המדעיים והטכנולוגיים, הכשרת הצוותים החינוכיים. המשרד מזהה מגמות כאלה וצרכים באוכלוסיות השונות, ופועל לשינוי באמצעות תוכניות ייעודיות, כדוגמת קידום לימודי המתמטיקה והמדעים לבנות ותוכניות התערבות במגזר הבדואי והערבי. במשרד פועלת גם יחידה לשוויון בין אוכלוסיות התלמידים, שעוסקת בסוגיה הזו באופן ממוקד. היחידה מפעילה גם תוכניות התערבות בנושא זה במוסדות החינוך ברחבי הארץ כבר כ-20 שנה. התוכניות עוסקות בכבוד האדם וחירותו, בשינוי התודעה ובשוויון.

תש"ף, שנת לימודים זו, השתתפו כ-400 מורים ומורות בהשתלמויות ובימי עיון בנושא הזה, ובהם מורות ומורים למתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב, יועצות וגננות.

בשנה הזו כ-11,000 תלמידות ותלמידים השתתפו בתוכניות שונות הכוללות העצמה ושוויון בין המינים, ובהן יחידות העוסקות במניעת אלימות. אלה סדרי הגודל של החשיפה, מה שציינתי, מדי שנה.

בנוסף לפעילויות ממוקדות המתקיימות בבתי הספר, ובהן ימי עיון והרצאות. קוד הלבוש, זה הוזכר כאן, בניגוד לנטען, נקבע במסגרת התקנון הבית ספרי המחייב שמירה על כבוד האדם, שוויוניות ומידתיות. קוד הלבוש נקבע בשיתוף ההורים והתלמידים ומשקף את אופיו של המוסד החינוכי והקהילה. חוזר המנכ"ל בנושא מחייב וקובע כי התקנון הבית ספרי ייבנה על פי הצרכים, גיל התלמידים והתפיסה החינוכית של בתי הספר והקהילה. עוד קובע החוזר כי "תקנון בית הספר יהלום את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ואת חוק זכויות התלמיד והוא יגובש וייושם באופן שוויוני כלפי בנות ובנים ותוך שמירה על כבוד התלמיד ועל כבודם של עובדי ההוראה ואנשי צוות המוסד החינוכי". כך נאמר בחוזר מנכ"ל. לבתי הספר ישנה אוטונומיה באשר לגיבוש התקנון, ובכלל זה לקביעת קוד הלבוש, כל עוד התהליך נעשה באופן המשתף צוות, תלמידים והורים והתגובה לעניין זה היא בהתאם

שגם היא נקבעת בחוזר המנכ"ל. כל חריגה מעקרונות אלה שציינתי, או קיומו של אירוע חריג, ייבדקו ונתייחס לכך במלוא הרצינות. באשר לאירוע בבית ספר משה הס בפתח תקווה: על רקע הסערה הציבורית שהתעוררה בעניינו של בית הספר היסודי הס בעיר פתח תקווה, הנחה השר לערוך תחקיר. בתוך כך, מונה באופן מיידי צוות מקצועי בכיר אשר עבד באופן מהיר ומסודר כדי לבחון את האירוע על כל היבטיו. הצוות גם הגיש את מסקנותיו תוך 48 שעות. כפי שעולה מהתחקיר, היה מקום לגלות גמישות ורגישות ולהימנע מכל פגיעה בתלמידה. בהתאם למסקנות הבדיקה, המשרד ילווה ויתמוך בילדה ובמשפחתה ויסייע בהשתלבותה בבית הספר החדש. כמו כן, המשרד ילווה את המורה, המנהלת וצוות בית הספר. משרד החינוך יפעל גם לחדד את הנהלים וירענן את חוזר המנכ"ל, כמו כן, לקראת ימי ההיערכות בקיץ, יועברו סדנאות בחדרי המורים בנושא. הדגש יהיה על ניתוח מקרים של הפרת כללי ההתנהגות וניסוח עקרונות המסייעים בהפעלת שיקול הדעת. לסיכום הדברים, גברתי היושבת-ראש, המשרד פועל וימשיך לפעול לחיזוק השוויון בין אוכלוסיות התלמידים, תוך העלאת המודעות של הצוותים החינוכיים, ההורים, התלמידות והתלמידים להבניות חברתיות והרחבת מנעד האפשרויות ההתנהגותיות והבחירות האישיות בקרב בנים ובנות. מטרת קוד הלבוש היא שהתלמידים יגיעו לבית הספר בתלבושת הולמת, שמכבדת את המוסד החינוכי. אין בקביעת קוד לבוש כדי לפגוע או להפלות בין בנים ובנות. מקרה בית הספר הס, כפי שציינתי, טופל, וניתנים לכל המעורבים המענים הנדרשים. אני יוצא מתוך הנחה שאתם מבינים שאני הקראתי את התשובה של המשרד.

אם אני הייתי צריך לדבר לטעמי, היו דברים שונים. על חלקם גם דיברה חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין.

חבר הכנסת עודד פורר מבקש עמדה נוספת, בבקשה. אני אומר לגברתי היושבת-ראש, הכלל הוא כזה שכאשר חבר כנסת מבקש להביא למליאה, הכוונה שלו היא שידונו במליאה. וכאילו אין לו זכות, אבל יש זכות להבעת עמדה נוספת. זכות לאחרים, אבל אלה שהציעו, הוא אחר. בסדר, אבל התשובה שלי היא לגבי מה העמדה שלי. העמדה שלי לכאורה היא, מיצינו את זה כאן, אבל אם חברים יתעקשו זה יכול להיות לוועדת הכנסת. אז יש לנו כאן עמדה נוספת ואנחנו נבקש לשמוע אותה,

חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש. אני לא יודע למה סגן השר לא כל כך רצה שאביע את עמדתי מכאן אבל בכל זאת, אשמח אם תאזין. תראה, הסיפור הזה של קוד הלבוש במוסדות החינוך, מבחינת נהלים וכיסוי, מה שנקרא, כל אחד את המקום הרגיש שעליו הוא יושב, אתם בסדר. בכל הנהלים הכול בסדר, אבל בסוף ילדות בכיתה א' מגיעות לבית ספר ממלכתי ומודדים להן את המכנסיים. הן מפחדות ללכת עם מכנסים קצרים לבית הספר גם בחודש יוני, שמא, מה לעשות, ילדה בכיתה א', גם מבחינת מבנה הגוף המכנסיים שלה הם קצרים. ואני מדבר על מקרים שטיפלנו בהם וטיפלתי בהם גם מקרוב. לכן אני מציע שקצת תרדו לשטח ותבקרו, ותראו מה קורה גם בבתי הספר בכל התחומים האלה. עכשיו אני חייב לומר, בהקשר של שוויון מגדרי שצריך להתחיל מהחינוך, אמרה את זה חברתי חברת הכנסת קרן ברק: אדוני סגן השר, אני חושב ששוויון מגדרי הוא זה שבחינוך החרדי לא רק בנות ילמדו מתמטיקה, אלא גם בנים ילמדו מתמטיקה. שוויון מגדרי מתחיל וצריך להיות חוצה מגזרים,

פונים אליך,

אני אומר, חשוב שבחינוך החרדי, העמדה היא דקה. עוד לא עברה דקה. עוד לא עברה דקה, אז הינה עכשיו תצטרך להקשיב לי בכל זאת:

ילמדו מתמטיקה אלא גם הבנים ילמדו מתמטיקה. גם זה שוויון מגדרי, זה השוויון שעליו אנחנו מדברים. תודה רבה, חבר הכנסת עודד פורר. הבעת עמדה נוספת של חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אדוני סגן השר, בעקבות הסיפור הזה שהיה בפתח תקווה פנו אלינו הרבה אנשים. אחת הפונות העירה שמסתבר שיש חוזר מנכ"ל שנוגע לתלבושת. וזה נכון, וכמו שאתה ציינת, זה נושא שצריך להיות סגור בין הנהלת ההורים לבין הנהלת בית הספר. אבל מה שמעניין, ואני אצטט לך מתוך המסמך של משרד החינוך. כתוב: "אין למנוע כניסת תלמיד לשטח בית הספר בשל הפרת משמעת, כגון הגעתו ללא תלבושת או הגעתו באיחור". יכול להיות שצריך לחדד את הנוהל הזה, וקודם כול טובת הילד מחייבת להכניס אותו, שלא ייעדר מהמבחן, מהבוחן, ואחר כך לטפל מול ההורים, האם החצאית קצרה או לא קצרה, האם מותר לבוא במכנסיים, לא לבוא במכנסיים. אבל הינה, זה כתוב שחור על גבי לבן בהוראה של משרד החינוך. אז אני מבקש ממך,

אם אפשר לבדוק את הנושא הזה ולחדד את הנוהל שבכל מקרה לא פוגעים בילד ונותנים לו להיכנס לשטח של בית הספר,

תודה רבה. עמדה נוספת יביע חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. אדוני סגן השר,

הרב פרוש?

אני שמעתי את הדיון, אני רק רוצה להזכיר לחברים היקרים בכנסת הנכבדה, ליושבת-ראש, שהנושא של קוד לבוש זה לא דבר שהוא חדש והוא לא נקשר לא לדת ולא למסורת ולא לכלום. אפילו השר חיים כץ, כשהגיע בלבוש טריקו לישיבת הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוציא אותו החוצה, ואמר לו: אדוני, לך תתלבש ותבוא בצורה מכובדת וראויה לישיבת הממשלה. כלומר, זה לא קשור לנושא דת או דברים מהסוג הזה. לכן באמת צר לי שהתקשורת מייד מפילה ומכניסה את זה כל הזמן לפרופורציות מהסוג הזה: הינה, הדתיים צדים, הדתיים מנסים.

אם לא קצת משמעת בבתי הספר, ואני הייתי מורה, מחנך,

עבדתי בהרבה תפקידים בחינוך, אם אין קצת משמעת ויש התרופפות בדברים שהם אמורים להיות בקונסנזוס והם מקובלים, אנחנו נאבד גם את החינוך הזה של הילדים. מה זה משנה אם זה לבוש כזה? בסך הכול יש מכובדות. המכובדות זה חלק מהנושא, זה השוויון, מה זה קשור?

אז גם בשוויון תחייבי גם את התלמידים להגיע עם עגילים לבית הספר, כדי שזה יהיה בשוויון לאותן תלמידות.

כל אחד יש לו קוד, את הקוד הזה צריכים לכבד. מה זאת אומרת לכל אחד יש קוד? יש לך קוד?

תעבד את הקוד, לא פה, תלך, תביא את הקוד, חברי

חבר הכנסת משה אבוטבול, תודה רבה. אל תנסו לנגח, תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת משה אבוטבול. חברי הכנסת, נשמע לי שהדיון הזה לא מוצה. חברת הכנסת קרן ברק, אתם מעוניינים להעביר את הדיון לוועדה?

לוועדת החינוך. למעמד האישה. ועדת החינוך. שמענו בקשה להעביר את זה לוועדה למעמד האישה, לוועדת החינוך ולוועדת הכספים. אם כך, אנחנו נעביר, מעמד האישה זה אומר לא שוויוני. מעמד האישה זה שוויון מגדרי. ולכן, אנחנו נקיים כעת הצבעה והדיון יועבר לוועדת הכנסת ושם יוחלט לאיזה ועדה להעביר. אני מפעילה, אני מקיימת את ההצבעה עכשיו. רגע, על מה עכשיו מצביעים?

ונגד ועדת הכנסת, שתחליט לאיזה ועדה זה הולך, כיוון שהיו כמה בקשות לוועדות שונות. ההצבעה עכשיו. ההצעה להעביר את

במליאה נרשמו שלושה בעד. נגד, אני מבקשת, מי שלא נמצא במקומו להגיד לנו עכשיו באופן אישי: חברת הכנסת סונדוס סאלח, חבר הכנסת עודד פורר, תהיה עוד הצבעה למעמד האישה או שזאת הצבעה אחת? אחת. מי לא נמצא במקום שלו והצביע? אימאן ח'טיב, סעיד אלחרומי, יבגני סובה, ינון אזולאי, משה אבוטבול ואורלי פרומן אתם בעד. ומה איתי? אם כך, נערכה הצבעה. חברת הכנסת ברק, ההצבעה היא על כך שיתקיים דיון נוסף והוא יתקיים קודם כול בוועדת הכנסת, שתחליט לאיזה ועדה הדיון יועבר. בוועדת הכנסת תתקיים ההצבעה ויוחלט שם, ברגע שיש יותר מוועדה אחת, זה עובר לוועדת הכנסת ושם מוחלט לאיזה ועדה זה הולך. תתקיים הצבעה בוועדת הכנסת על כך. 13 בעד, רגע, גם קרן וגם שרן לא במקומן. אז זה 15. אם ככה, בהצבעה גם קרן ברק הצביעה בעד וגם חברת הכנסת שרן השכל. תוצאות ההצבעה הן: 15 קולות בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההחלטה היא להעביר את הדיון לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שבה יתקיים הדיון הסופי.

ההצעה הבאה שאנחנו הולכים לדון בה, הצעות דחופות לסדר-היום בנושא: שילוב אוטובוסים פרטיים ומוניות ופיקוח על התחבורה הציבורית בעת הקורונה,

חברת הכנסת שרן השכל, בבקשה. סדרנים, אם אפשר בבקשה לנקות את הפודיום. ניקיתם? תודה. חברי הכנסת היקרים, סגן השר מקלב שנמצא פה איתנו, שלום, דנו בוועדת כלכלה מעט על הנושא, אבל אני חושבת שתקופת משבר הקורונה, מעבר למשבר הכלכלי האדיר, העולמי, שלמעשה תקף את המדינה שלנו ומדינות נוספות, והמשבר הבריאותי שלמעשה מאתגר אותנו ומדינות נוספות, הצלחנו למצוא כל מיני כשלים ופגמים במערכת, שהוצפו. זו הזדמנות באמת נדירה לבוא ולטפל ולמצוא גם את ההסדרה הנכונה לעיתות חירום אחרות שכנראה יגיעו אלינו בעתיד. אחת מהן היא כמובן התחבורה הציבורית. מיותר לציין, אומנם במדינות אחרות האיכות של תחבורה ציבורית נמדדת באיכות האוכלוסייה שמשתמשת בתחבורה הציבורית. זאת אומרת שאם האוכלוסייה המבוססת, זו שיש לה כלי רכב, שיש לה את היכולות הכלכליות, משתמשת בתחבורה הציבורית, זה סימן לתחבורה ציבורית מצוינת באותה מדינה, כי הם מעוניינים להשתמש בה. מדינה ישראל עדיין לא נמצאת שם. יש לנו עוד דרך ארוכה. יחד עם חברי סגן השר מקלב דנו רבות בנושא בוועדת המדע והטכנולוגיה, איך לשפר. אני סמוכה ובטוחה שבשנים הקרובות במשרד תטמיע את הרעיונות ואת הדיונים שאתה ניהלת כיושב-ראש הוועדה בנוגע לתחבורה הציבורית, אבל אנחנו צריכים כרגע לדאוג לאוכלוסיות שלנו, שהן אוכלוסיות קצת יותר קשות יום, שכן משתמשות בתחבורה הציבורית. לא רק לאוכלוסיות קשות יום אלא גם לאוכלוסיות שמגיעות מאזורים יותר מרוחקים, מהפריפריה, חיילים, סטודנטים, להם אנחנו צריכים לדאוג ועליהם אנחנו צריכים לשמור. בתקופת המשבר האוטובוסים פעלו בצורה לא תקינה. זאת אומרת: היו מעט מאוד קווים, מעט מדי קווים, וחלק מהקווים שעוד תפקדו למעשה נסגרו. הרכבות הושבתו לחלוטין. זאת אומרת שגם אם אדם רצה להגיע לעבודתו, שאולי נשארה פתוחה, הוא לא יכול היה להגיע למקום עבודתו. והמצב הזה יוצר סיר לחץ דווקא על האוכלוסיות שזקוקות לזה יותר מכול, אלו המבוססות, שיש להן רכבים, לא תהיה להן בעיה להגיע גם ככה. יש פתרונות, ואנחנו צריכים למצוא את הדרך למצוא פתרונות יצירתיים. בישראל יש היום מאות חברות הסעות פרטיות, אוטובוסים, האמונות על הפעלת כל מערכת ההסעות של המפעלים במשק, תלמידים, חינוך מיוחד, תיירות פנים, תיירות חוץ, כוחות ביטחון, צוותים רפואיים ועוד. מדובר בסדר גודל של למעלה מ-23,000 כלי רכב. זו כמות אדירה של אוטובוסים והיסעים שיכולים להצטרף לתוך מערך התחבורה הציבורית כאשר אנשים המתינו בתחנות אוטובוס במשך שעות ולא קיבלו מענה, האוטובוסים היו מלאים ולפי תקנות הבריאות הם לא יכלו להמשיך, ופשוט המוקד לא ידע מתי יהיה להם אוטובוס פנוי. זה תגבור שנצרך בימים האלו. בנוסף לכך, יש 30,000 מועסקים בחברות האלו, אנשים שצריכים עבודה. יש היום קרוב ל-6,000 נהגים מובטלים. הם יושבים בבית ולמעשה לא יכולים לא לתגבר את המערך, לא לעבוד, ולמעשה עליהם להישען על המדינה, לקבל דמי אבטלה, או דבר כזה או אחר. הם מעוניינים להיכנס לתוך המערך הזה. יש לנו מעל ל-21,000 מוניות. גם את המוניות ניתן להכניס בדרך כזו או אחרת לתוך המערך של התחבורה הציבורית. הם נמצאים ללא תעסוקה בבית,

בגלל שעסקים נסגרו, אין תיירות פנים, אין תיירות חוץ, אזרחי ישראל נמנעים מלצאת החוצה ולכן הם נשארים בבית, גם למוניות אין יכולת פרנסה. אנחנו צריכים לפעול שם, גם בנוגע למוניות, בשני אופנים: הראשון הוא בעצם הכנסת המוניות למערך התגבור של התחבורה הציבורית, והשני הוא גם מיגון הנהגים. משום שכרגע גם יש תקנות שבתוך המוניות אסור להם לקחת יותר מאדם אחד או שני אנשים,

שני אנשים, עד אשר יהיה להם בעצם מיגון שדומה למיגון של האוטובוסים והם יוכלו לקחת ארבעה אנשים, הם יוכלו גם ממש לתגבר את מערך התחבורה הציבורית. חשוב לי שנדון בזה. חשוב שנקבל תשובות, ולדחוף את זה כמה שיותר מהר, בעיקר אם אנחנו נכנסים למשבר, לאיזשהו גל קורונה נוסף, שבו ישותקו שוב מערכי התחבורה הציבורית. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת שרן השכל. חברת הכנסת סונדוס סלאח, בבקשה. שלוש

כבוד היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת, בימים אלו, בניסיון החזרה לשגרה, אנחנו עדיין מוצאים את עצמנו במשבר, משבר אחד המחמיר ומעמיק. בימים האחרונים עולים אתגרים חדשים הקשורים להפעלת התחבורה הציבורית: שינויים בתדירות הקווים, בהימצאותם של קווים, אי-עמידה בלוחות הזמנים שמפורסמים באתרי המידע של התחבורה ציבורית. מהדיון האחרון בוועדת הכלכלה עולה כי נציגי מפעילי התחבורה הציבורית קיבלו יד חופשית ממשרד ברשות הארצית לתחבורה ציבורית בראשות אמיר אסרף, ובאופן המעלה חשש למינהל לא תקין שהביא לפגיעה קשה בנסיעה, בנוסעים, לבזבוז הזמן שלהם והכספים שלהם. נראה כי ברשות לתחבורה ציבורית התעלמו מן הכללים הדורשים שינויים על מפות ממוחשבות ושינויים בקו. בשלב הראשון בוטלו עשרות קווים אך מלבד הודעה של משרד התחבורה לתקשורת, שספק אם הגיעה לרוב הנוסעים, לא עודכן הדבר במערכת הרישוי. בהמשך הוערכו זמני המתנה ארוכים מתמיד. נוסעים שיצרו קשר עם מרכזי המידע קיבלו מידע שגוי. כן, הוא לא היה מעודכן במערכת. על ועדת הכלכלה להמשיך לדון בסוגיה זו, ולהבטיח שכספי הציבור שמושקעים בתחבורה הציבורית בצורה הטובה ביותר יביאו לתוצאות טובות יותר.

דיברנו מוקדם יותר על הוספת קו חדש, רעננה-תל אביב, בזמן שבאף עיר ערבית אין תחנת רכבת אחת. אין תחנת רכבת אחת, ואנחנו מדברות ומדברים על הנגשת את התחבורה הציבורית לכלל הציבור ועל הנגשת ההזדמנויות בתעסוקה, ואנחנו יודעות ויודעים היטב איך זה קשור לזמינות התחבורה הציבורית ביישובים אלה. 50% מהחברה הערבית מנותקת מן התחבורה הציבורית, מחצית מהחברה מנותקת מההזדמנות לגשת לתחבורה ציבורית סדירה העונה על הצרכים של החברה. אנחנו מדברות על תחבורה ציבורית כמכונת ההנשמה למשק, לציבור ולחזרה לשגרה. מה זה אומר על האפשרות העומדת בפני הציבור הערבי לחזור לשגרה? כמעט 10 מיליארד שקלים מהקופה הציבורית מושקעים בתחבורה הציבורית. לבקשת הרשות לתחבורה ציבורית האוצר החזיר רבע מרשת האוטובוסים, כי טענו שכך יותר קל לחזור לשגרה מאשר מהשבתה מוחלטת. ובינתיים, הוראות סותרות ממשרדים שונים, הציבור נשאר ללא אפשרות להתנייד,

תנאי ההעסקה שלהם נפגעו, אולי לתמיד, בשבועות אלה, חלקם פוטרו, נוסעים נשארו דקות ארוכות בתחנות האוטובוסים בשמש, עצבנים על הנהגים שמופקרים בחזית להתמודד איתם ועם האלימות שלהם. ומי יבטיח את ההשקעה הציבורית בתחבורה ציבורית ראויה, פתוחה, וירוקה?

תודה רבה, חברת הכנסת סונדוס סלאח. אין ספק שהתחבורה הציבורית בארץ מאתגרת תמיד, ובימי הקורונה, יותר מתמיד. ישיב לכן סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת בראש. חבריי חברי הכנסת, אני גם מברך אותך על התפקיד הזה של סגן יושב-ראש הכנסת, ועוד לא יצא לי לדבר במשמרת שלך. אני גם מצר על כך שאת לא יכולת להשתתף בדיון. את גם רשומה בדיון אבל הבעת במילים קצרות, ככל שהתאפשר לך, את ההזדהות שלך עם העניין. אבל אני אולי אחשוב בתשובתי גם על מה שהיית עשויה לדבר בנושא התחבורה הציבורית. אני אתחיל באמת בדברים שלך: כפי שציינת, התחבורה הציבורית באופן כללי לוקחת חלק גדול מהציבור במדינת ישראל שזה חשוב לו, בין אם הוא נוסע תמידי, בין אם נוסע מזדמן, בין אם הוא רוצה להיות נוסע מתמיד בתחבורה הציבורית והוא מבקש: תאפשרו לי, תעשו את התחבורה הציבורית נגישה,

כדי שאני אוכל להשתמש בתחבורה הציבורית. יש גם קהל שבוי גדול מאוד שאין לו אפשרות אחרת, שאין לו דרך אחרת, רק התחבורה הציבורית, מאוכלוסיות שונות: אנשים מבוגרים,

נוער, ילדים, וגם ציבור גדול מאוד, אוכלוסיות גדולות מאוד, שהן הקהל הצרכני המובהק של תחבורה הציבורית. ואין כמו מי שנוסע בתחבורה הציבורית שמרגיש, ואין כמו מי שלא נוסע שאנחנו חוששים שהוא לא מרגיש.

ואני לפעמים אומר שבני הבית שלי אומרים לי: אל תתיימר לדבר על התחבורה הציבורית כל זמן שאתה לא נוסע,

ואחרי זה תגיד את זה.

אני חושבת שצריך להציע לכל חברי הכנסת, כחלק מהנוהל,

בוא נגיד פעם בחצי שנה, לנסוע בתחבורה ציבורית. יש אפילו כרטיס חינם. נכון, אפילו קיבלנו רב-קו בחינם. בלי להודיע מראש, וככה להרגיש כאחד העם. שהמלך יוצא בלבוש, זה לא בסדר. 34 שרים ואין במליאה שר. זה לא בסדר.

חבר הכנסת שטייניץ פה, והוא יצא לרגע. תודה, תודה, חבר הכנסת מיקי לוי. בכל אופן, אני גם מודה לחברת הכנסת שרן מרים השכל, שהשכילה מהדיון בוועדת הכלכלה לקחת את זה לכיוון הצעה לסדר-היום, חלק אחד שלא יכולנו להרחיב בו בתוך מסגרת הדיון בוועדת הכלכלה, ולדבר על נושא התחבורה הציבורית במשבר הקורונה, שהציף לנו אולי בכלל נושא שאנחנו צריכים להרחיב בו: נושא התחבורה השיתופית. התחבורה השיתופית היא נושא בפני עצמו, ואני מודה ומתוודה שכשהייתי בוועדת המדע והטכנולוגיה, דנו בזה הרבה מהיבטים שונים. חבר הכנסת מיקי לוי, זה הטלפון שלך?

סליחה, הוא היה נשמע לי מוכר. אז סעיד אלחרומי. הוא היה נשמע לי מוכר מהוועדה קודם. לא, לא תמיד אני אשם.

אני מבקשת, אם אפשר, את הטלפונים הסלולריים על שקט. תודה. נושא התחבורה השיתופית, שילוב תחבורה שיתופית. זה גם לא סוד שבנושא של תחבורה שיתופית זה מדיניות שנקבעת. אני יכול להגיד שהחלק המקצועי, טוב או לא טוב, פחות בא לידי ביטוי, אפילו לא הייתה לנו הזדמנות רבה לשמוע מאנשי המקצוע, ולדון בזה באופן מעמיק: מהי תחבורה שיתופית, יתרונותיה, אולי חסרונותיה. על דוכן זה אמר שר התחבורה הקודם-קודם: זה לא בטיחותי לנסוע. אני מתנגד לתחבורה שיתופית בגלל שזה לא בטיחותי לנוסע, אני לא יכול לדעת מי המסיע. אנחנו חלקנו עליו בענייו הזה. חשבנו שיש היום אינדיקציות, בכל העולם זה נעשה. וכשאני עולה עם נהג מונית אני כן יודע מי נוסע איתי? אני גם לא יודע מי המסיע.

אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, דווקא בנושא הזה יש ביטחון לנוסע, ככל שאפשר,

יש לזה הרבה יותר אינדיקציות, והמערכת הטכנולוגית המתקדמת נותנת את המשובים ואת הבקרה ואת הפיקוח הרבה יותר. אבל אני רוצה קצת להיצמד,

בדברים הראשונים שלי, במשפטים הראשונים שלי, לתשובה הרשמית של המשרד, ואחרי זה אני ארחיב מדבריי. קודם כול, משרד התחבורה מבקש להפריד בין התחבורה השיתופית לתחבורה הציבורית הסדירה. משרד התחבורה בא ואומר היום: מה שהעליתן אתן, חברות הכנסת, והיה נשמע מהדברים, המשבר שעברנו עם התחבורה הציבורית בתוך משבר הקורונה היה אירוע קשה מאוד לציבור הנוסעים.

מבקשים להחזיר את המשק, בהדרגה או את כולו, לפעילות מלאה, אבל את התחבורה הציבורית, משאירים מאחור עם הרבה מגבלות. זה דבר שגרם לקשיים מאוד גדולים, קשיים תפקודיים רבים. אני אוהב להשתמש בביטוי שיש במסורת שלנו, "תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו". לא נותנים לך במה לעשות את הלבנים, לא נותנים לך את חומר הגלם,

אתה רוצה שנגיע לעבודה, המעבידים מבקשים מאיתנו להגיע בזמן, אין אפשרות אחרת, למי שאין לו אפשרות אחרת. ואנחנו אומרים: צריך לחזור לתפקד, מוסדות החינוך וצוותי ההוראה צריכים להגיע בזמן, התלמידים צריכים להגיע בזמן. מעבר לכך, מה שקרה כשאנחנו לא עשינו את זה, אנשים נסעו ברכב הפרטי שלהם, מה שקורה גם היום בגלל הרכבת, וזה גורם לעומסים. מה שהתברר לנו זה הרבה יותר מזה: התברר שהצפיפות שבתחבורה הציבורית הייתה מחולל מדביק הרבה יותר, כשאין לך אוטובוסים. מכניסים רק 19 איש, יכול להיות. באוטובוס אתה מוגן לפי התקנות, אבל בעמידה לאוטובוס, בתחנות המרכזיות, בין אנשים שעמדו צפופים כדי לעלות לאוטובוס, כשהם ידעו שהאוטובוס אולי לא יעלה אותם והיו צריכים לשמור בכוח על התור, אז אנשים צבאו על הדלתות במשך זמן רב וחיכו שעות. ולא זו אף זו, זה גם גרם להם, מכיוון שחלק גדול מהקווים לא עבדו, זה גרם לנסיעה בכמה אוטובוסים כדי להגיע ליעד. אז אותו נוסע, במקום עם 50 איש באוטובוס, או 46 איש באוטובוס, הוא היה צריך להיפגש עם 200 איש, שנסעו איתו בכמה אוטובוסים. הוא היה הרבה יותר שעות עם ציבור גדול, במקום לנסוע שעה או 40 דקות הוא נסע שעתיים, מכיוון שהיה צריך כמה אוטובוסים, והוא הצטופף בתחנות האוטובוסים. אני רוצה לציין את שרת התחבורה, שממש ביום הראשון שנכנסה לתפקיד, או ביום השני, היא למדה את הנושא וביקשה פגישה דחופה אצל שר הבריאות, יושב-ראש הכנסת לשעבר. אני השתתפתי בפגישה הזאת. היו דעות מקצועיות ופקידים, אבל שני השרים השר והשרה,

ואנחנו נמצאים היום באירוע אחר. האירוע הזה אומר שהיום אפשר לנסוע בקיבולת של 75% של האוטובוס. זה אומר שמחוץ לעיר, 46, ובאוטובוס מפרקים, 75 נוסעים. זה נותן מענה, לדעת המשרד, לפי בדיקות שהמשרד עושה, עד כדי כך שהמשרד כותב לי בתשובה שלו שהביקושים לא הגיעו ללמעלה מ-60%. אז אני מודה ומתוודה שאני רואה מחזות אחרים,

הביקושים לאוטובוסים לא הגיעו ל-60%?

קווים בגלל שהם לא הצליחו לעמוד בעומסים, אני אגיע. את דיברת איתי אתמול על הנושא של מקביל-תחבורה, קווים מקבילי רכבת. אבל אם נדבר על כך באופן כללי, הביקושים הם רק 60% מהביקושים הרגילים בימי שגרה, ועד 75% אפשר לעבוד, וכל הקווים חזרו לפעול. כל הקווים חזרו לפעילות מלאה, אבל עם מגבלה של 46. אתמול, ב-01:50, לפנות בוקר, עוד טיפלתי ב-20 נוסעים שהיו ביציאה מירושלים ושחיכו למעלה משעה ולא אספו אותם. אני רוצה לציין את חברת אגד, שבאמת עשו את המאמץ, וב-01:50 האוטובוס אסף את אותם נוסעים. זה ממשיך וממשיך וממשיך, ושים לב גם באיזה קווים זה. הייתי שמח לשמוע, אני מכיר את הקווים שאני מכיר. יש קווים שיש בהם עומס. משרד התחבורה גם יוצא מנקודת הנחה שאין חתונות, אלו היו תקופות בוערות, תקופת החתונות, שבה היו צריכים עוד קווים מלאים, ועם כל זה הוא לא הוריד במספר. ועם כל זה, אנשים נמצאים וצובאים.

שצריך תמהיל, לתת תגבור בשעות האחרונות. זה בבדיקה נקודתית. בסופו של יום, אומרים במשרד התחבורה, בעמדה שלהם, שמה שהם מזהים בו עומס זה בקווים המקבילים לרכבת. וככל שאנחנו מאחרים את פתיחת הרכבת הקווים האלה ממשיכים להיות עמוסים. נותנים שם את מלוא התשובות, מה שיש בצי האוטובוסים שיש היום לחברות הציבוריות, אותן חברות שאמונות לתת את המענה לקווים תחליפי רכבת. ההחלטה של משרד התחבורה, את זה כתבו אתמול, היא שככל שיידרש, יביאו גם חברות פרטיות

לא רואים את המוניות, האם זה הפתרון היחיד שניתן לעשות בתוך מערך שאנחנו לא רואים בו כרגע את הפתיחה? יש עומסים בתוך הקווים האלה. מתי מתחילים להכניס את החברות הפרטיות? אני הייתי עכשיו בסיור. אני עכשיו בא לכאן, הוזעקתי אפילו באמצע הסיור. הייתה השקה של האוטובוס המפרקי החשמלי הראשון, שיצא כאן מתחת לשכונת רמות לכיוון הכותל. השרה הייתה שמה וגם אני הוזמנתי. אז מפה רצתי לשם, אבל באמצע הדרך לא הספקתי. באתי, כי ההצעות לסדר-החיום התקדמו. אני שמחה לשמוע שהוא חשמלי.

אני שמחה לשמוע שהוא חשמלי. כן, אוטובוס חשמלי. הוא שקט, עם יתרונות לעניין זיהום אוויר, עם יותר כוח, נוח יותר, נעים יותר. בסופו של דבר כתב של ynet ראיין את השרה ותוך כדי הריאיון הוא הוציא לה תמונות של אוטובוסים מלאים, דחוסים, בעיר בית שמש. זה לא שאנשים רוצים להידחס

אין להם ברירה אחרת אלא להידחס,

אבל צריך להודות על האמת, גם לא בימי קורונה יש לנו את זה. אנחנו עדים לבעיות וצפיפות בתחבורה הציבורית גם בימי השגרה. צריך לזהות,

מכיוון שההגבלה הזו,

של 46 נוסעים, גם בתוך העיר, זה דבר שגורם לבעיה. אבל אסור לנו לשכוח, כפי שאנחנו גם עונים, אנחנו לא יכולים להגיד שאין צד שני. אחד ממחוללי ההדבקה זה דווקא האוטובוס. אנחנו נמצאים במה שנקרא אצלנו תרתי דסתרי, שני דברים שסותרים אחד את השני. מצד אחד אנחנו רוצים תחבורה שתיתן מענה, שייקחו כמה שיותר נוסעים, ומצד שני האוטובוס הוא מקום מידבק, הוא מקום שלפי חוות הדעת המקצועיות זו שהות צפופה הרבה זמן, וצריך להימנע ממנו. אבל אני כן רוצה לציין שבתפיסה שלי לא הייתה צריכה להיות תפיסה שהתחבורה הציבורית צריכה להיות איזה משהו של ענישה. דהיינו: לא רוצים שאנשים יסתובבו, ובגלל זה אתה מבטל את התחבורה הציבורית, מצמצם אותה, לא עושה אותה בסופי שבוע, אפילו שאנשים צריכים אותה לדברים,

לא, בגלל שזה אומר,

זה כן נותן איזה דרור לבילוי, ואנחנו רוצים שיהיו בבית. איך גורמים לאנשים שיהיו בבית? מדברים על זה. וגם את התחבורה הציבורית סוגרים. מצמצמים אותה. זאת לא דרך, להשתמש בתחבורה הציבורית ככלי לימוד, ככלי שנותן אזהרה. כמו שהיום, כשיש עלייה בתחלואה, מה עושים? לא מחדשים את הרכבת.

מכל מה שיש לנו, מכל מארג הדברים, ואפילו חתונות ואירועים, אנחנו העלינו מ-50 ל-250 משתתפים, הרכבת היא זאת שתצלצל בפעמון והיא זאת שתבוא ותגיד: לא חזרנו לשגרה. מה הראיה שאנחנו לא חוזרים לשגרה וצריך יותר להיזהר וצריך לעמוד בכללים? הרכבת לא עובדת. זה בעצם גם מעניש את הציבור, ומבחינה פרקטית זה דבר פוגע. אבל אני אגיד רק עוד מילה אחת בקשר לתחבורה השיתופית. המוניות לא יכולות להיות מענה בגלל שגם במוניות לא נתנו יותר משני נוסעים. הסיבה שלא נותנים יותר משני נוסעים, ולא עוד שלושה נוסעים, שזה היה צריך להיות דבר טבעי, משרד הבריאות בתפיסה שלא כדאי ולא נכון מבחינה בריאותית לשבת ליד הנהג. צריך לבודד את הנהג משאר הנוסעים, ולכן זה רק שני נוסעים.

בסופו של דבר ראינו שבתקופות ארוכות במשבר הקורונה לנוסעי התחבורה הציבורית היו קשיים גדולים מאוד, ומי שכן נסע סיכן את עצמו מהרבה בחינות. אבל תחבורה שיתופית, בכל אופן, אני לא יודע מה העמדה של השרה עכשיו בנושא התחבורה השיתופית. אני ביקשתי לברר את זה. אני עדיין לא בטוח שהיא גיבשה דעה. היא לומדת את הנושאים. באופן טבעי, מה שקורה היום, עמדת השר, העמדה המקצועית של המדיניות של השר היא שמשפיעה היום בדברים האלה, בגלל שחוות דעת מקצועיות יש לכאן ולכאן. אנחנו יכולים לגרום לכך שתהיה הכרעה. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. תארי לך שבמשבר הקורונה אדם שהיה נוסע מרעננה או מכפר סבא לתל אביב היה לוקח עוד מישהו איתו,

כמה זה היה נכון וכמה זה היה מועיל, וכמה זה היה עוזר לנו להתגבר. בכל אופן, אני חושב, ואלה דברי התשובה שלי: תחבורה שיתופית, נדבר על זה לא בגלל משבר הקורונה. נדבר על זה.

אני מודה, ואני מעודד אתכם, חברי הכנסת, ליזום דיונים בעניין הזה כדי שנושא התחבורה השיתופית יעלה ויתחדד פה. כאן צריך לתת את המענה. עם כל הכבוד, כאן צריך לתת. אני הרבה שנים בכנסת, ואני חושב שהכנסת זה המקום שבו צריך לחדד סוגיות ציבוריות ולהגיע לכלל מסקנה, ולהביא את זה אחרי זה למשרדים הביצועיים, שיבצעו את זה.

ברשותכם, גם לחברת הכנסת סאלח, על התחבורה הציבורית בחברה הערבית,

נכון, לא בכל הערים יש רכבות. ככל שמתרחקים מהמרכז, מגוש דן, הרכבות מתמעטות. יש תוכניות. אף אחד לא יכול להבטיח רכבת לכל עיר. ככל שמתרחקים כמה שיותר לפריפריה ולא צמודים לקווים המרכזיים, יש קשיים גדולים מאוד. אבל אי-אפשר להתעלם גם מדבר חשוב מאוד שנעשה כבר כמה שנים עוד בתקופתו של השר כץ, בתקופת הממשלות הקודמות, הקציבו סכום מאוד מאוד גדול לתחבורה הציבורית באזורים הערביים, 100 מיליון שקל לשנה. אין ספק, ולפי כל קנה מידה, יגידו את זה גם החברות המפעילות, שיש תחבורה ציבורית. אולי לא לכל מקום. בנגישות, יש בעיה של תשתיות, אין גישה לכל מקום, אבל התחבורה הציבורית עובדת. אין צפיפות, ובמקומות האלה שבהם זה קיים יש תחבורה ציבורית סדירה, מקצועית מאוד, נקייה, אמינה. אתה מדבר על החברה הערבית?

על תחבורה ציבורית בחברה הערבית אתה מדבר? תחבורה ציבורית?

אלו סכומים אדירים לפי כל קנה מידה של ציבור המשתתפים. לצערי, לא כולם. יש אוטובוסים ריקים. לא כולם משתתפים.

אין לנו תחנה בתוך היישוב שלנו. אין תחנה שאפשר לעמוד מתחת כשיורד גשם. אני מוכן לקבל את הפניות האלו באופן אישי ולראות. אני יותר ערני. אני גם אעשה סיורים במקומות שצריך, כדי לפתור בעיות ספציפיות. יש הרבה בעיות נקודתיות. אני יודע שזה לא מגיע. יש כפרים שלא נכנסים, יישובים שלא נכנסים, בגלל מצב התשתיות, בגלל חוסר שיתוף פעולה עם המועצה המקומית. יש מקומות שנותנים את התנאים המתאימים ואנשים לא רוצים להמתין מכיוון שאין תחנה שמגינה עליהם. הכול יכול להיות. אבל בסופו של דבר מספר האוטובוסים והנסיעות מול מספר הנוסעים, יש בו מענה גדול מאוד. אני חושב שבשלב אני עניתי ומיציתי את התשובה.

מה אתה מציע, כבוד סגן השרה? מה שחברי הכנסת, אם הם רוצים לדון בוועדה.

ועדת הכספים. אני הייתי מציעה, סגן השר, אולי לתת איזשהו תאריך לכניסה של אוטובוסים ושל נהגים לתוך מערך התחבורה הציבורית, משום שאם כבר האוטובוסים מפוצצים ואלה מקדמי ההדבקה,

חברת הכנסת שרן השכל, זו בעצם עוד שאלה,

אם אתה רוצה, אדוני סגן השר, אם תוכל לבוא עם הנתונים האלה. אם אתן לא מסתפקות בזה, האם אתן מוכנות להסכים על ועדת הכלכלה? שהדבר יעבור לוועדת הכלכלה? ועדת העבודה והרווחה.

אם ככה, אנחנו מצביעים על כך שהסוגיה תעבור, אני פתוח. כלכלה. אנחנו מעבירים, כלכלה. בסדר גמור. אנחנו מצביעים על העברת הנושא לדיון בוועדת הכלכלה. ההצבעה מתחילה עכשיו.

לא יושבת, כן, מי שלא יושב, אנחנו נספור אותו. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. כמעט הצבעתי בשם גלעד ארדן. אנחנו נבטל את ההצבעה שלך. לא, לא הצבעתי, מיקי.

יש לנו שניים שנרשמו כאן. אני מבקשת ממזכירת הכנסת לספור את מי שהצביע לא במקומו. מי לא במקומו? מצביעים. משה אבוטבול. בעד כלכלה.

שרן השכל. ינון אזולאי. משולם נהרי. כבוד השר? הצבעתי, מצוין. יבגני סובה, הוא במקום שלו. סעיד אלחרומי. סונדוס סאלח. אימאן ח'טיב יאסין. מיקי לוי.

כמה הצביעו באלקטרוני? שניים. אם כך, 12 בעד. אפס נגד. אף אחד לא נמנע. אני קובעת שהנושא הזה יועבר לדיון בוועדת הכלכלה. תודה רבה לכם. אנחנו עוברים להצעה הבאה, הצעות דחופות לסדר-היום בנושא: החשש מפגיעה בשילובן בתעסוקה של נשים חרדיות וערביות,

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. עד שחבר הכנסת לוי עולה

אני רק מבקש להעיר: הבנתי שהיושבת-ראש העירה שלא הייתי באולם,

לא.

לא אני. חבר הכנסת מיקי לוי העיר, והסברנו לו שיצאת לדקה ושאתה כאן.

יצאתי לשלוש דקות לשירותים. הכול בסדר, אנחנו הסברנו את הנושא.

מקווה שבפעם הבאה גם אתה תגן עליי, מיקי לוי. לא, אני הערתי את תשומת ליבה שאין שר. יש, יש, הכול בסדר. אפילו לשר יש זכות לצאת לשירותים לשלוש דקות. לא חשוב. אני חושב שמ-34 שרים, יש מקום ששר יהיה נוכח במליאה. מה לעשות? עם אופוזיציה כזאת צריכים הרבה ללכת לשירותים. זה מפחיד. חבר הכנסת משה אבוטבול, תודה.

גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, בניגוד לאוכלוסיות אחרות, משבר התעסוקה בקרב נשים חרדיות וערביות בעקבות הקורונה חמור יותר ועלול להוביל לעוני של ממש, כמו גם למחוק הישגים שנדרשו הרבה מאוד שנים להגיע אליהם. דוח משרד האוצר שפורסם לאחרונה חושף נתונים איומים, עם השלכות קשות שעל הממשלה להכיר ולטפל בהם. על פי הנתונים, למרות שנשים הן 47% מכלל המועסקים במשק, מעל 57% מהנרשמים בשירות התעסוקה בזמן הקורונה היו נשים. וכך, שיעור הנשים מקרב תובעי דמי האבטלה בכל ענפי הכלכלה הראשיים היה גבוה יותר מהגברים. אשר לנשים הערביות המועסקות, הרי שלמרות העלייה המתמדת בשיעור השתתפותן בשוק העבודה, עדיין הנתון עומד על כ-35%, והוא עדיין נמוך משמעותית. לא זו בלבד, כשליש מהן עובדות במשרות חלקיות. ואם זה לא מספיק, פערי השכר בין עובדות ערביות ליהודיות עומד על 36%. וכך, בגלל שרבות מהן משתכרות שכר מינימום או עובדות במשרה חלקית, הרי שגם דמי האבטלה שלהן נמוכים מאוד ובעלי פוטנציאל להכניס אותן למעגל העוני. החשש לטווח הארוך הוא שחלקן תיפלטנה משוק התעסוקה בכלל בגלל שהן עובדות במסחר ובשירותים, עובדות קבלן ונעדרות הכשרה מקצועית. אשר לנשים החרדיות, כ-38% מועסקות במשרה חלקית, אלא שאצל החרדיות המצב אף קשה יותר, כיוון שעובדות רבות הן מפרנסות יחידות בבית, וכמו כן שיעור העוני בחברה החרדית עומד בימי שגרה על 43%, לעומת 11% בקרב האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית. וכך למרות ש-40% מהעובדות החרדיות עוסקות בחינוך, כרגע כרבע מהן מטפלות וסייעות שהרוויחו שכר נמוך מאוד. חבריי חברי הכנסת, אם נוסיף לכך את המחקר של הכלכלנית הראשית באוצר, שמצאה כי הפיטורים והחל"ת של משקי הבית פגעו יותר במשקי הבית שהכנסתם נמוכה, נבין כי הנשים החרדיות והערביות נפגעו במשבר הזה יותר מאוכלוסיות אחרות. לכן על הממשלה לטפל באוכלוסיות האלה באופן פרטני ומיוחד ולגבש תוכנית ייעודית. לצערי, עד עכשיו בתוכנית הסיוע הממשלתית אין כל התייחסות לעידוד תעסוקה במגזרים הערבי והחרדי, ואת התוצאות הקשות כולנו נרגיש בשנים שיבואו. המדינה פועלת נגד עצמה. מענק התעסוקה, שרק נדון בימים אלה, לא כלל את האוכלוסיות האלה, וטובה שעה קודם אם הממשלה תיתן מחשבה נוספת.

תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על האוכלוסיות הכי חלשות במדינה, וכאשר אנחנו מדברים על תעסוקה של נשים ערביות, האחוזים שדיבר עליהם לפניי חברי מיקי לוי, פחות מ-40% מהנשים הערביות מועסקות, זה בא לאחר מאמץ רב בשנים האחרונות, פה בוועדות הכנסת וגם במשרדי הממשלה השונים, לעידוד התעסוקה, ליצירת מקומות עבודה וכו'. אבל במה עוסקות הנשים הערביות? בגדול, בעבודות פשוטות שהשכר בהן הוא נמוך או בעבודות חלקיות. משבר הקורונה הכניס את כולם למצב עוני. אפילו החברה הערבית, שבעצם כולה שרויה בעוני של 50% בערך, לאחר משבר הקורונה זה התעצם בגדול. הנשים החרדיות, כפי שגם הסביר חברי, הן באותה קטגוריה, כי הן מפרנסות יחידות במשפחה. התוכנית הממשלתית לטיפול במשבר הקורונה שאישרה מליאת הכנסת ואישרה הממשלה לא התייחסה לשתי האוכלוסיות האלה. אני רוצה לחדד את זה יותר לגבי הנשים הערביות, בעיקר באוכלוסיות של הפריפריה בנגב, שם המצב חמור יותר. התעסוקה של הנשים האלה הייתה בעיקר במקצועות כמו ניקיון כמו חקלאות. שם נסגרו מוסדות הציבור, המדינה הייתה משותקת, ולכן גם בלשכת התעסוקה, בהבטחת ההכנסה שקיבלו המספרים נמוכים מאוד. לכן אנחנו דורשים חד-משמעית שתהיה התייחסות בתוכנית הסיוע הממשלתית לשתי האוכלוסיות האלה, ולמצוא פתרונות לפני שיהיה מאוחר מדי.

תודה רבה לך, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. ישיב סגן שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת משולם נהרי,

גברתי היושבת בראש, ברכותיי, שתצליחי לנווט את הספינה שנמצאת במים סוערים אל חוף מבטחים.

מאמין. יש לך כבר ניסיון בלנהל דיונים. כן, תודה.

הנתונים שציינתם מוכרים לזרוע העבודה במשרד העבודה,

וכפי שאפרט בהמשך משרדנו עמל במרץ כדי לשנותם. אכן שיעורי העוני בקרב האוכלוסיות החרדית והערבית גבוהים במיוחד. לפי דוח העוני של הביטוח הלאומי, בשנת 2018 עמדה תחולת העוני על 42.8% בקרב האוכלוסייה החרדית ועל 45.3% בקרב האוכלוסייה הערבית. אחד הגורמים לעוני בקרב אוכלוסיות אלה הוא שיעורי התעסוקה הנמוכים בקרבן. נכון לרבעון האחרון של שנת 2019 שיעור התעסוקה של נשים ערביות עמד על 36.2%, ושיעור התעסוקה של גברים חרדים עמד על 52.1%. בנוסף, כפי שציינתם, קיים פער גדול בין האוכלוסיות השונות, גם באיכות העבודה והתמורה המשולמת בעבורה, מה שמשפיע, כמובן, על הזכאות לדמי אבטלה. זרוע העבודה במשרד פועלת באופן שוטף וביתר שאת לא רק לשילובם של עובדים ישראלים בשוק העבודה אלא אף לשילובם בעבודה איכותית והולמת. כך למשל, ביעדי שירותי התעסוקה שהוצבו לשנת 2030 הוצבו בראשונה יעדים המתייחסים לאיכות התעסוקה ובעיקר להקטנת פערי השכר בין קבוצות האוכלוסייה שציינתם לבין האוכלוסייה הכללית. עמידה ביעדים אלו תשפר לא רק את מצבן של אוכלוסיות היעד שבטיפול המשרד, אלא המשק כולו, כפי שהעיד, בין היתר, מחקר שפורסם בנובמבר האחרון על ידי הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. המחקר הצביע על כך שלסגירת פערי השכר באוכלוסייה החרדית והערבית לבין שאר האוכלוסייה בשוק העבודה צפויה להיות השפעה מכרעת על הצמיחה במשק, התוצר לנפש והיקף האי-שוויון. בהתאם להערכות אגף אסטרטגיה ומחקר בזרוע העבודה האוכלוסיות החרדית והערבית צפויות להיפגע באופן משמעותי ביותר כתוצאה מהמשבר, ויש חשש ממשי שאוכלוסייה זו תתקשה להשתלב בתעסוקה לאחר המשבר. המשבר העצים את מורכבות הטיפול באוכלוסיות יעד אלו, לאור הצפת שוק העבודה בדורשי עבודה רבים לצד האטה בפעילות הכלכלית של המשק והתכווצות שוק העבודה. על אף האמור אסייג ואומר כי בכל הנוגע לפגיעה בנשים חרדיות, ממחקר שנערך לאחרונה בזרוע העבודה בדבר השפעת משבר הקורונה על שיעורי התעסוקה בענפים ספציפיים עלה כי עוצמת הפגיעה של המשבר בעובדים החרדים בעת הזו מצומצמת יותר, כיוון שייצוג היתר שלהם בענף החינוך מספק להם יציבות תעסוקתית גדולה יותר בשלב זה, בעיקר לעובדי מדינה.

לאור מצבן הכלכלי של אוכלוסיות אלו, מרחב התמרון הכלכלי שבו הן מצויות אכן מצומצם, דבר שמציב אותן בסיכון משמעותי לפגיעה. ברור כי החשש מפגיעה באוכלוסיות היעד שעל שילובן בשוק העבודה עמלה בשגרה זרוע העבודה שבמשרד העבודה והרווחה דורש התייחסות מיוחדת, הכוללת השקעה גדולה יותר בכל משתתף לצד הרחבת פריסת השירותים הקיימים והתאמתם ליום שאחרי המשבר. בהתאמה, בחודשים האחרונים פועלים גורמי המקצוע בזרוע העבודה, ובהם מינהל תעסוקת אוכלוסיות, האגף להכשרה מקצועית והמכון להכשרה טכנולוגית, לעדכן את תוכניות העבודה והשירותים אשר יוצעו על ידם הן לאוכלוסייה הכללית והן לאוכלוסיות היעד,

האוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה הערבית, בני 45 מעלה, אנשים עם מוגבלות ועוד. בין היתר, כדי לשלב אוכלוסיות אלה בתעסוקה איכותית מפעיל המינהל תוכניות בדגש על קידום תעסוקה איכותית המורכבת ממכלול מאפיינים, ובהם התאמת המשרה לכישורי העובד, שכר גבוה, פריון גבוה, תעסוקה בהיקף משרה רצוי, אופק קידום וכיוצא בזה. תוכניות אלה פועלות במטרה לשפר את איכות חייהם של המשתתפים בתוכנית ולשלבם בצורה מיטבית בעבודה מתאימה ומקדמת. בנוסף להתאמת התוכניות ליום שלאחר המשבר המשיכה זרוע העבודה במהלך תקופת המשבר להפעיל באופן וירטואלי את השירותים הניתנים במרכזי ההכוון ולהתאימם למציאות החדשה, בסך הכול, מיום 15 במרץ ועד יום 4 ביוני כ-60,000 איש פנו לתוכניות השונות המופעלות על ידי המינהל כדי לקבל שירותים בתחום התעסוקה לקראת חזרה לשוק העבודה. במקביל,

לפתרונות הקיימים כיום נערכים גורמי המקצוע בזרוע העבודה למשבר הקיים במטרה להקל ביורוקרטית ולהתאים את היצע ההכשרות המקצועיות למובטלים החדשים, על מנת להנגישן ולאפשר שילוב מיטבי ומהיר בשוק העבודה ביום שלאחר המשבר. זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה כבר גיבשה תוכנית ליציאה מהמשבר התעסוקתי, אשר תוכל, בין היתר, להעניק טיפול עומק לכ-100,000 מנפגעי המשבר התעסוקתי באמצעות ליווי פרט, תמרוץ מעסיקים והכשרה מקצועית, וכן לתת מענה רוחבי לעוד כ-250,000 איש, בין היתר באמצעות קורסים דיגיטליים. התוכנית מוכנה ליישום בהיקפים שייקבעו בהחלטת ממשלה, ובכפוף לכך שיאושר תקציב בעבור הנושא. לסיכום, המצוקה היא אמיתית, המצוקה היא קשה, ולא מהיום, אלא לאורך כל השנים. אני ליוויתי, לפחות בשלב שהייתי באוצר, את כל הנושא של ההכשרה המקצועית. הכנסתי למכללות החרדיות, מאחר שלא כולם הלכו ללמוד הוראה ולא הייתה עבודה לכולם, סיכמנו שתהיה גם הכשרה חלופית, הכשרה מקצועית, בעוד מקצועות שהמשק זקוק להם. אבל תמיד זה היה בחסר, תמיד דיברו הרבה, אמרו הרבה, אבל עשו מעט. המצב היום חמור עוד יותר בעקבות הקורונה. כמו שאמרת, חבר הכנסת מיקי, האוצר צריך לפתוח את ליבו ואת כיסו לאוכלוסיות הללו, ולא להקשות עלינו. בזרוע העבודה עשו עבודה יוצאת מן הכלל. יש תוכניות. תוכניות מוכרות. אנחנו עכשיו מתחילים את המשא ומתן, והוא לא קל והוא לא פשוט, עם אנשי האוצר. יש לכם את הכוח לעזור לנו לשים את זה בראש סדר העדיפויות, להילחם ולעשות הכול, בימים האלה ובשעות הללו, הנכונות, כשדנים על התקציב, לעשות את הכול כדי לצמצם את הפערים הגדולים שקיימים באוכלוסיות האלה המיוחדות, גם החרדית וגם הערבית.

תודה רבה. רק אם אפשר, סגן השר, הבעת עמדה נוספת התבקשה על ידי חבר הכנסת יעקב אשר.

בבקשה, חבר הכנסת יעקב אשר. אני הסרתי את ההצעה, הנושא של מה? של זה.

זאת הבעת עמדה נוספת לגבי הדיון שמתנהל כרגע. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני סגן השר, אני רוצה לשבח את ידידי חבר הכנסת מיקי לוי.

אני משבח אותך. אני מנסה לשכנע אותו להזיז את זה קדימה. אני מוסיף לתשבחות גם את זה. כבוד סגן השר, אני רוצה לשבח את ידידי מיקי לוי גם על ההצעה הזאת וגם על הצעות נוספות שהיו בתקופה האחרונה. אני גם הצטרפתי לבקשה לדיון הזה, אך מאחר שהתקבלה בקשה אחרת שלי, אני השארתי למיקי לעשות את העבודה. אני באמת רוצה לשבח אותך על כך שאתה מסתכל על האוכלוסיות החלשות גם כן. בהמשך לדברים שנאמרו, וציין את זה גם סגן השר, קרתה מהפכה בציבור החרדי בשנים האחרונות. הרבה מאוד נשים הגיעו למקצועות שפעם הן לא היו בהם. היו המקצועות הסטנדרטיים: מורות, שהיום יש בעיה עם זה, גננות וכו'. יש היום הרבה עובדות ועובדים כאלה במשק. בגלל שחסר להם הוותק, בדרך כלל בימי משבר הראשונים שמשלמים את המחיר זה הפחות-ותיקים. אני הפעלתי את השעון, אם אפשר לקצר,

אני מסיים. בדרך כלל זה נופל על האוכלוסיות האלה,

או האוכלוסייה הערבית. לכן אני חושב שהנושא הזה הוא נושא חשוב מאוד, ואני תומך בו מאוד. חייבים לעשות על זה דיון ממצה. אני מקווה שיימצאו לזה גם הפתרונות בתקופה קשה זו, וגם באופן עקרוני ובאופן מלא. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת יעקב אשר. חבר הכנסת משה אבוטבול, ביקשת גם לדבר, בבקשה. אני בסך הכול רוצה להודות לכל מי שפועל במשך כל השנים לשילובן של נשים נוספות שתגענה לשוק העבודה. זה לא פשוט ולא קל. אני יודע שמשרדי הממשלה עשו כמה צעדים בנושא הזה, אבל זה באמת לא מספיק. אני בעצמי נפגשתי עם כמה אנשים חשובים גם בניו יורק ובכל מיני מקומות בעולם, שמאוד מעניין אותם הנושא הזה של שילובן של נשים חרדיות וערביות. יש חשש גדול מאוד, דווקא בתקופה הזו, בגלל הקורונה, שהרבה נשים עזבו בה את שוק העבודה. חלק מהדברים נסגרו. גברתי היושבת-ראש, גם כאישה וגם כאישה שהנושא מאוד קרוב לליבה, חשוב לי לשים דגש על הנושא הזה, לחזק תוכניות שקשורות לזה. בעיקר מה שחשוב זה להעביר את זה לוועדת הכספים, שם לדעתי יוכלו לטפל בנושא.

תודה רבה, חבר הכנסת משה אבוטבול. סעיד אלחרומי ומיקי לוי, האם גם אתם מעוניינים להעביר את זה לוועדת הכספים? בהחלט, גברתי.

אם כך אנחנו נקיים הצבעה על כך שהדיון יימשך בוועדת הכספים. הפעלתי את השעון, מי שאינו יושב במקומו, אנחנו ניקח את הצבעתו ידנית. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. גם אני יכולה להצביע, שכחתי מזה. ארבעה הצביעו בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. נראה את מי אנחנו מוסיפים: 1. חבר הכנסת מיקי לוי, 2. חברת הכנסת אימאן ח'טיב, 3. סונדוס סאלח, 4. סעיד אלחרומי, 5. יבגני סובה,

חבר הכנסת יעקב אשר, אתה הצבעת? שמונה. שמונה ועוד ארבעה זה 12. 12 בעד. אם כך, הדיון בהצעה הדחופה בנושא החשש מפגיעה בשילובן בתעסוקה של נשים חרדיות וערביות יעבור לוועדת הכספים, כפי שהוחלט כאן. תודה רבה. יש לנו הודעה. בבקשה, מזכירת הכנסת. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף 2020, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה.

הצעות דחופות לסדר-היום בנושא: מאות חרדים בני שירות לאומי-אזרחי שהוצאו לחל"ת אינם מקבלים דמי ביטוח לאומי,

חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, בבקשה. זה גם ערבים. לא כתוב, אבל זה גם ערבים. כל מי שעושה שירות לאומי. זה קַטי או קֵטי, זה תלוי מאיזו פינה אתה

אני לא אקח לך על זה את הזמן. אז ככה, השם הוא קֵטי, כי זה מה שהחברים קוראים לי. אבל השם המלא זה קטרין, אז פעם קוראים לי קַטי, וגם היו כאלה שקראו לי קיטי.

בסדר, הכול מתקבל. גם קטי היה, אבל זה קטרין, למען הדיוק. אבל אתה יודע, קטרין זה ארוך מדי, מורכב מדי, מסובך מדי. בבקשה, שלוש דקות, קטי קטרין שטרית. גברתי היו"ר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר היום על עוול שנגרם לבני השירות הלאומי, פרויקט שכולנו בוודאי יודעים עד כמה הוא חשוב. קיבלתי פניות רבות מצעירים, שבחרו לתרום למדינה ולהשתלב בחברה הישראלית אך גילו שדווקא מבחינת הרשויות הדבר עומד להם לרועץ. אותם צעירים משרתים מדי יום במשך שנתיים-שלוש, בגופים חשובים, כמו מד"א, מכבי אש, בתי חולים, והם מסייעים לקשישים ולנוער בסיכון. דווקא בזמן התפרצות הקורונה, הם אפילו הגבירו את שעות ההתנדבות, וראינו עד כמה זה משמעותי בעת חירום. חלק מאותם מתנדבים הם חרדים, ערבים, והם גם בעלי משפחות ואבות לילדים.

במחצית היום שנותרת להם הם מתפרנסים ועובדים בעבודה רגילה. בתקופת הקורונה הם הוצאו לחופשה מעבודתם, אך גילו כי למרות שהם מפרישים ממשכורתם לביטוח הלאומי, הם אינם זכאים לדמי חל"ת כמו יתר העובדים במשק משום שהם מתנדבים בשירות הלאומי. אנחנו מדברים על כסף שנועד לקנות לחם וחלב לילדים שלהם. לא מדובר במותרות. וזה האבסורד, הרי עלינו לעודד ולחזק את כל מי שתורם למדינה ולא להקשות עליו. בימי השגרה, השירות הלאומי פותח לצעירים האלה צוהר לשילוב בחברה הישראלית ובשוק התעסוקה. הרי אנחנו באים בטענות כל פעם מחדש שהם לא משרתים את המדינה. כאן הם ביקשו לתרום משירותם לציבור, ואסור לתת למשבר הזה לפגוע במטרות החשובות הללו. אני קוראת לשרת ההתיישבות, הממונה על השירות הלאומי, ולשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הממונה על הביטוח הלאומי, למצוא פתרון יצירתי כמו שנמצא לנושאים רבים אחרים במשבר הזה, להחריג את משרתי המסלול הזה ולאפשר להם לקבל את הכסף אשר מגיע להם בזכות ולא בחסד. אנחנו מדברים על כך שאנחנו מבקשים שהם ימשיכו בשירות הזה. זה חשוב. זה חיוני. גם ערכית זה מאוד מאוד חשוב. אני העליתי את הנושא הזה לדיון. אני הצעתי את ההצעה הזו. אני גם מציעה שנוכל להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה, כדי שנוכל לעקוב אחרי הביצוע שלה. תודה רבה. תודה רבה חברת הכנסת קטי שטרית. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. גברתי תאפס את השעון?

עד שאתה מסדר,

יש להם הרבה חברים שנמצאים, נכון,

בשירות החשוב הזה, אבל הם סומכים עלינו,

שאנחנו מייצגים גם אותם, כי אנחנו ביחד, נכללים היום במסגרת מיעוטים במדינת ישראל. השירות הלאומי. קטי, את לוקחת לו את הזמן. לא.

זה לא זמן קואליציוני, זה זמן שלי עכשיו. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, בתקופה זו של מצב החירום הממשלה העניקה, ובצדק, הקלות רבות לעובדים במשק כדי לאפשר להם להתמודד עם ההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה. אני רוצה לומר שבאמת נעשו הרבה מאוד דברים אך יש כמה וכמה תחומים, או כמה וכמה ציבורים או תחומי התעסקות, שנפלו בין הכיסאות. הצעת החוק הזאת שיזמה חברת הכנסת קטי שטרית והצטרפתי אליה. האמת היא שאנחנו שנינו חשבנו על זה מכיוונים שונים, כי הוצפנו. הוצפנו בפניות של אנשים שנפלו כאן בין הכיסאות. יש הרבה תחומים, אבל את התחום הזה לפחות אנחנו יודעים, ולכן אנחנו מעלים אותו כאן לסדר-היום. הנושא הוא שיפור בתנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה. בדרך כלל, מה שעשתה הממשלה, הטיפול שעשתה הממשלה היה שהיא קיצרה את דרישת חודשי האכשרה,

כמה חודשים אתה צריך לעבוד לפני שאתה מקבל דמי אבטלה, מ-12 חודשים ל-6 חודשים בלבד.

גברתי היושבת-ראש, שדי ב-6 חודשי עבודה כדי לקבל את המענק בתקופת הקורונה ולא צריך 12 חודשים, כמו בימים רגילים.

מתנדבי השירות האזרחי, שבימי שגרה חודשי השירות מחושבים להם כחצי מחודשי האכשרה הנדרשים, הוחרגו מהקלות אלו: התקנות לשעת חירום אינן כוללות חודשי שירות לאומי כך שהמתנדבים צריכים לצבור שישה חודשי עבודה בנוסף לתקופה שבה הם התנדבו בשירות האזרחי. בגלל זה הם הפסידו כאן את הזכאות לדמי אבטלה בתקופת הקורונה הזאת. לכן, גברתי, יש צורך לתקן את העוול, ולהכיר בתקופת התנדבותם כחודשי אכשרה לתקופת החירום. יש לכלול את משרתי השירות האזרחי בתנאי הזכאות לדמי אבטלה כדי למנוע קריסה כלכלית של העובדים ובני משפחותיהם, שגם בימי שגרה נמצאים בתחתית השכר במשק, וההחלטה צריכה להיות רטרואקטיבית מתחילת המשבר. מעבר לכך, גברתי היושבת-ראש, אני רוצה לציין שגם בימי שגרה אותו מתנדב בשירות האזרחי שבנוסף להתנדבותו הוא עובד, כשהוא זכאי לדמי אבטלה בעקבות הפסקת עבודה הוא לא מקבל את דמי האבטלה בגלל שהוא נחשב בקטגוריה של שירות אזרחי. הוא כאילו לא זכאי לדמי אבטלה למרות שהוא גם עובד והוא מפריש דמי ביטוח לאומי. בדיון בוועדה נעלה גם את זה. זה בעצם דבר שורשי יותר בימי שגרה. לסיום, בקשתי היא שוועדת העבודה, הרווחה והבריאות תתכנס בהקדם כדי לדון ולטפל באפליה הבלתי-צודקת הזו.

תודה רבה לך, חבר הכנסת יעקב אשר. ישיב סגן שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת משולם נהרי,

גברתי היושבת בראש, משבר הקורונה הוא פגיעה קשה בכלל לאזרחי מדינת ישראל, והביא את המשק הישראלי למשבר חסר תקדים עם יותר מ-26% אבטלה. המוסד לביטוח לאומי, הפועל תחת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, נתן מענה בתקופת הקורונה לצורכיהם של מאות האלפים שנפלטו תוך זמן קצר משוק העבודה ונדרשו לסיוע כלכלי ולדמי אבטלה.

הלאומי, כחלק מההיערכות הלאומית ומתוך תפיסת גודל השעה ותפקידו הסוציאלי במשבר הכלכלי, פעל ללא הרף במתן סיוע רחב ומהיר ככל הניתן להתמודדות האוכלוסייה עם השלכות המשבר. כל זאת, במסגרת החוק הקיים והוראות השעה. בניגוד למובטלים אחרים, אוכלוסיית משרתי השירות הלאומי האזרחי אינם זכאים לדמי אבטלה בעת יציאתם לחופשה ללא תשלום, מאחר שאינם כפופים לחוק שירות לאומי-אזרחי התשע"ד 2014. חוק השירות הלאומי-אזרחי, שנכנס לתוקפו ביום 19 במרץ 2014, מגדיר את אופן השירות ואת החובות והזכויות של משרתי השירות הלאומי-אזרחי. במסגרת החוק הוקמה רשות השירות הלאומי-אזרחי האחראית על ההפעלה ועל היישום של חוק זה. בחוק בוצעו תיקונים והתאמות שנדרשו בחוק הביטוח הלאומי בכל הנוגע למשרתי השירות הלאומי-אזרחי. דא עקא, שבסעיף 163(ה) לחוק הביטוח הלאומי נקבע: "לא יראו חייל מתנדב בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית או משרת בשירות לאומי-אזרחי כמובטל במהלך תקופת השירות". כיום רשומים במערכות המוסד לביטוח הלאומי כ-13,000 משרתים בשירות לאומי-אזרחי, שכאמור אינם זכאים לדמי אבטלה במסגרת החוק הקיים.

נראה כי בימים אלה מתגבש מענק ייחודי מטעם משרד האוצר, שישולם ככל הנראה דרך הרשות לשירות אזרחי-לאומי במשרד ההתיישבות. אז אפשר לשאול אותם ולהתעדכן. אבל אני רוצה להוסיף ולהתחבר גם כן לדברים של חבר הכנסת יעקב אשר, שהפתרון צריך להיות לא רק בתקופה הזו אלא גם לימים שבשגרה. אני חושב שצריך לשנות את החקיקה, לעשות תיקון חקיקה. ואנחנו נשמח, אני, בכל אופן, אשמח, אם חבר הכנסת ייקח יוזמה ויגיש הצעת חוק בנושא הזה. ואני חושב שיהיה בזה תיקון עוול. אני מקבל הרבה פניות, גם קיבלתי מחבר הכנסת משה אבוטבול כמה פעמים בנושא הזה.

הציבור במצוקה קשה. אנשים באמת הלכו והתנדבו לשירות האזרחי. ואנחנו יודעים שזה לא קל ולא פשוט במגזר החרדי לקום, לעזוב את הספר וללכת לשירות האזרחי. אבל אם הם כבר עשו את זה, אסור לנו לקפח אותם. וזה מבורך.

וזה מבורך, וצריך לעשות את זה לכל השנה ולא לתקופה הזאת בלבד. זה נהוג שמגיבים אחרי כי אני זאת שיזמתי את הדיון, אז אני פשוט רוצה לומר לך שאני מתייחסת לנושא הזה ברמה הערכית. אני לא מסוגלת לראות עוול שנגרם לקבוצה מסוימת, שתמיד טוענים כלפיה שהיא לא משרתת,

ודווקא בגלל המצוקה היום, שאותם אנשים שמים הכול בצד,

חברת הכנסת שטרית, דווקא בגלל שאת כן טענת ואמרת בנושא הזה, דווקא את לא יכולה להביע עוד עמדה, אבל מי שכן יכול להביע עמדה זה חבר הכנסת משה אבוטבול.

מבית שמש שניכם, זה בסדר. זה בסדר. קודם כול, יישר כוח לסגן השר היקר על התשובה. אני חושב שזה סוג של התקדמות, וזה יביא אותנו, בסופו של דבר,

אני רק רוצה לומר, אדוני סגן השר, ואתה ציינת את זה, פנו אליי בוועדת הקורונה גם כשהייתי חבר ועדת הקורונה הקודמת, עשרות פניות, של כל מיני מתנדבים חשובים שנמצאים שם. פניתי אז בזמנו לאסף וסרצוג מהאוצר, ופניתי גם לעוזר שלו,

פנינו להרבה אנשים, ולצערנו שום דבר לא התקדם. אני דווקא מציין לטובה את מי שעורר את הנושא הזה, את כולנו. ומותר לומר גם מילים טובות כאן, במשכן הזה, לשי גליק, מנכ"ל "בצלמו", יחד עם ישראל פריד וכל החברים הטובים, שבאמת עוררו אותנו לנושא הזה. כמובן, אדוני הסגן ימשיך הלאה לעזור לנו לטפל בזה בצינורות שלו, אבל בין כך ובין כך, להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. ואני גם חבר שם, אני אוכל גם לעקוב, לעזור ולסייע שזה יבוא על פתרונו.

כדאי גם כן לעקוב אחר הפיצוי שמדובר בו. אני בטוחה שיעקבו. כמה ואיך. אדרבה. אנחנו נעמיד להצבעה את ההצעה להעביר את הדיון לוועדת העבודה והרווחה, חברי הכנסת יעקב אשר, קטי שטרית? בבקשה, אני מפעילה את ההצבעה. זה לא משנה. אנחנו נרשום אותם. מי שבמקום, מצביע. מי שלא, אנחנו ניקח, אף אחד לא במקום. רק אני. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, שניים. אנחנו נוסיף גם את חברי הכנסת קטי שטרית, משה אבוטבול, יעקב אשר ומתן כהנא, שהצביעו בעד.

יש לנו שישה בעד, אפס מצביעים נגד ואין נמנעים.

אושרה ההצעה להעביר את הדיון לוועדת העבודה והרווחה.

בבקשה, מזכירת הכנסת עם הודעה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק-יסוד: הכנסת

49) והצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 47), התש"ף 2020, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה רבה למזכירת הכנסת. על סדר-היום הדבר הבא: שאילתה רגילה לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, של חבר הכנסת מתן כהנא.

שלום, גברתי היושבת-ראש, שלום, סגן השר, את השאילתה הזאת הגשתי, האמת, ב-25 במרץ, עבר זמן, וזאת לשונה: החוק מונע מאזרחים מעל גיל 67 לקבל דמי אבטלה. כ-8,800 מובטלים מבוגרים ללא פנסיה אינם זכאים לסיוע. ברצוני לשאול: מדוע שלא תתוקן בתקנות חירום בשל משבר הקורונה קבלת דמי אבטלה לאלה שנותרו ללא הכנסה,

דמי אבטלה וללא פנסיה?

אני יודע שמאז ניתנה הוראה חד-פעמית למענק חד-פעמי כדי לסייע להם, אני בטוחה שסגן השר ישיב על זה. בשאילתה אתה אמור להיצמד לטקסט. אני ממש תודה. תודה רבה. הוא יענה, בבקשה. דמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי ניתנים אך ורק עד גיל 67. יחד עם זאת, הממשלה קידמה בתקנות לשעת חירום, ב-27 במרץ 2020, מענה לאוכלוסיית עובדים מעל גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום, מענק הסתגלות זה מה שרצית להזכיר, ולהשלים את מה שלא כתוב, אשר מבוסס על מבחן הכנסות מהפנסיה. גובה המענק למחצית חודש מרץ נע בין 1,000 שקלים ל-2,000. לחודש אפריל, בין 1,000 ל-4,000 שקלים, בהתאם לגובה ההכנסה מהפנסיה. גובה המענק לחודש מרץ: גובה הפנסיה עד 2,000 שקלים, גובה המענק הוא 2,000 שקלים, מ-2,000 שקלים ועד 4,000, 1,500, מ-4,000 עד-5,000, 1,000 שקלים, מ-5,000 ומעלה, אין זכות למענק. זה לחודש מרץ. בחודש אפריל: עד 2,000, 4,000 שקלים גובה המענק, מ-2,000 עד 3,000, 3,000 גובה המענק,

קראתי את זה בדף של הביטוח הלאומי. אבל זה חד-פעמי. מה עם להמשיך לדאוג להם אחר כך? למה לקחת את האוכלוסייה הזאת, שכבר ממשיכה לעבוד, ולא לתת להם פיצוי? אבל מישהו הכניס את זה לאתר של הביטוח הלאומי, ובדרך כלל זה המשרד. אני רק מחזק את מה שכתוב באתר.

אדוני סגן השר, זה לא נותן מענה אמיתי, כי יש אוכלוסייה שלמה של אנשים שעובדים אחרי גיל 67. כן, אבל האנשים, חבר הכנסת מתן כהנא, תרכז את זה לשאלה נוספת, כי זה מה מותר לך לפי הפרוטוקול. כן, בבקשה. האנשים האלה שמעל 67, בדרך כלל, אדם בגיל 67 יוצא לפנסיה.

אז אני לא הבנתי את השאלה שלך. יש אנשים שיוצאים לפנסיה והם לא יכולים לחיות מהפנסיה הזאת, והם משלימים הכנסה. לכן, יש איזשהו מערך של פיצוי, גובה מענק שניתן להם. אבל אדם שאין לו פנסיה, אז כל השנה הוא בכלל לא יכול להתקיים.

בבקשה, בוא תשלים את השאלה,

חבר הכנסת מתן כהנא. תודה, גברתי היושבת-ראש, על ההזדמנות להמשיך את השאלה. האנשים האלה, בני ה-67 ומעלה, כמו שאמרתי, מהנתונים שיש לי יש לפחות 8,800 כאלה. אנחנו צריכים לעודד את האנשים האלה, גם בגיל הזה, לצאת לעבוד. אנחנו יודעים מה קורה כשאנשים מפסיקים לעבוד. זה לא עושה להם טוב לבריאות ולשום דבר. לנו כמדינה צריך להיות אינטרס לעודד אותם להמשיך לעבוד.

בזה שאנחנו פוגעים בהם בעת הקורונה, עם איזשהו מענק חד-פעמי שלא באמת עוזר, אלה אנשים שעובדים. כמו שאמרה גברתי היושבת-ראש, אלה אנשים שצריכים את הכסף הזה, כי כנראה הפנסיה שלהם לא מספיקה. הטענה שלי, השאלה שלי, למשרד הרווחה היא שבעצם צריכים להמשיך לתת להם את הפיצויים כמו לשאר המשק, ולא להפלות אותם בגלל הגיל שלהם.

קודם כול, מה שונה עכשיו מכל השנה, בלי שום קשר לקורונה? כל השנה הם עובדים. הם כרגע הוצאו לחל"ת או, אבל אתה יודע שיש לך היום 400,000 שלא חוזרים לעבודה, צריך לדאוג להם גם כן.

צריכים לדאוג לאנשים בני ה-67 ומעלה כמו שדואגים לכל השאר.

כמו שאתה דואג לכל שאר המשק, תדאג גם להם. אלה אנשים שאנחנו צריכים לעודד אותם לצאת לעבוד, אלה אנשים שצריכים את הכסף הזה כדי להתפרנס. ואם אנחנו דואגים לכל המשק, בוא נדאג גם לאלה שממשיכים לעבוד אחרי גיל 67. אז אולי צריך להעלות את גיל הפנסיה, וזה יפתור את, זה לדיון אחר.

אני בטוח שהוועדה למעמד האישה תעמוד על זה שגיל הפנסיה לנשים יעלה. אני אשמח מאוד. יש הרבה אנשים שהם עדיין נמרצים ויש להם אנרגיות, והם יכולים לתרום. לכן צריכים לעזור להם בעת הקורונה.

תודה רבה לסגן השר ותודה רבה לך, חבר הכנסת מתן כהנא. המליאה יוצאת להפסקה כעת.

(הישיבה נפסקה בשעה

לוין: חברות וחברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה

הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ג בסיוון התש"ף, 15 ביוני 2020,

אחר הצוהריים. ישיבה זו נעולה.